דברי הכנסת חוברת ו' ישיבה י"ז הישיבה השבע-עשרה של הכנסת העשרים-ושלוש יום חמישי, כ"ט בניסן התש"ף (23 באפריל 2020) ירושלים, הכנסת, שעה

חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני מבקש לפתוח את יום הדיונים הזה ולברך את חברי הכנסת המוסלמים ואת כל אזרחי ישראל המוסלמים לרגל חודש הרמדאן, שצפוי להתחיל הערב ומחר, בברכת רמדאן כרים. אני חייב לציין, ושמח לציין, שבשבועות האחרונים אני רואה את חברי הכנסת הערבים ואת הנהגת החברה הערבית פועלים באחריות בנושא המאבק בקורונה ומסייעים בידי הציבור שאותו הם מייצגים לעבור את התקופה הזאת בצורה הטובה ביותר. אני רואה אותם מגיעים ליישובים, פועלים בכנסת, נוהגים באחריות ציבורית מעוררת כבוד, ועל כך ברכתי, הערכתי ותודתי העמוקה מסורות לכם. אתם מוכיחים מנהיגות לאומית משמעותית בימי חירום עבור כלל המדינה. כנסת ישראל תתפקד בתקופת הרמדאן אך נעשה את כל מה שנדרש כדי להקל על חברי הכנסת המוסלמים. הנחיה ברוח זו כבר הועברה לכלל הגורמים המינהלתיים הרלוונטיים.

הוא מקום שבו מייצגים את כל אזרחי ישראל, מכל הדתות, העדות והעמדות, וכך זה יישאר ויישמר. ממקום מושבי אני פונה לכל אזרחי ישראל המוסלמים ומבקש מהם לנהוג באחריות, להישמע להנחיות משרד הבריאות בנוגע לתפילות ולקיים את מנהגי החג בחיק המשפחה המצומצמת, עם כל הקושי הכרוך בדבר. תודה מיוחדת מסורה לאזרחי ישראל המוסלמים הפעילים בצוותי הרפואה וצוותי החירום, המצילים חיי אדם בשגרה וביתר שאת בחודשים האחרונים, בתנאים לא פשוטים ותוך סיכון עצמי לא מבוטל. אני מקווה שלמרות התקופה שאותה אנו עוברים תצליחו גם אתם לקיים את מנהגי הרמדאן ולציין את החודש הזה באופן מכובד, משפחתי ומועיל. רמדאן כרים, כול עאם ואנתום בח'יר. חברי הכנסת, אנו נצא להפסקה כדי שתוכל הוועדה המסדרת להתכנס לדיון בפטור מחובת הנחה להצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, ממשלת חילופים). לאחר ההפסקה תתחדש ישיבת הכנסת ויתקיים הדיון בהצעת החוק הפרטית, ואחריו, בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

(הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף 2020, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

כדי להקל על ההצבעות הרבות שצפויות היום על הצעות החוק וכדי להקל במעלה הדרך על עבודת הכנסת בצורה תקינה ובטוחה, נפרוס את מקומות הישיבה של חברי הכנסת גם על פני היציע המיוחד ויציע הציבור, ולכל אחד יהיה מקום שממנו יוכל לומר את הצבעתו ולהביע את דבריו. כך נוכל לשמר את תפקוד הכנסת בצורה בטוחה. כך נוכל לזרז את ההצבעות. גורמי הכנסת יעשו את העבודה באופן שבו לקראת השבוע הבא אותן הצבעות באותם מקומות יתבצעו באופן אלקטרוני, כך שנוכל לייעל את עבודתנו ולהקדיש את מרב הזמן לדיון במהות, ולא לטכניקה של כניסה ויציאה מהמליאה להצבעות שמיות. אני מכריז על הפסקה בדיון.

אני מכריז על הפסקה בדיון. (הישיבה נפסקה בשעה 11:06 ונתחדשה בשעה 17:30.) חבריי חברי הכנסת, אני מחדש

כי הונח היום על שולחן הכנסת הסכם קואליציוני לכינון ממשלת חירום ואחדות לאומית בין סיעת הליכוד לבין סיעת כחול לבן.

אני מזמין את חבר הכנסת איתן גינזבורג לנמק את הצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות. בבקשה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, ממשלת חילופים). לנוכח המשבר ההיסטורי שאליו נקלעה מדינת ישראל עקב התפשטות נגיף הקורונה, ועקב המשבר החוקתי שאליו מדינת ישראל נקלעה מאז קבלת החוק להתפזרות הכנסת העשרים ביום י"ח בטבת התשע"ט,

תודה רבה. בישיבה, את יכולה לקרוא בישיבה. שהוביל לשלוש מערכות בחירות רצופות, נחתם הסכם קואליציוני לכינון ממשלת חירום ואחדות לאומית. כדי לאפשר את הקמת הממשלה ולקצר משברים דומים בעתיד מוצע לערוך שינויים שונים בחוק-יסוד: הממשלה, חוק-יסוד: הכנסת, וחוק הממשלה, התשס"א 2001. ראשית, מוצע, אדוני. תמר, תאמיני לי, לא מצליחים לשמוע אותו. חברי הכנסת, הערות אפשר בישיבה, בבקשה.

מוצע לתקן את חוק-יסוד: הממשלה, ולקבוע כי ממשלה, יכול שתהיה ממשלת חילופים, ממשלת רוטציה, שהיא ממשלה שבמהלך כהונתה יעמדו בראשה לסירוגין חבר הכנסת שהרכיב את הממשלה וחבר כנסת נוסף, שייכנס לתפקידו בתאריך נקוב שיוצהר עליו כבר במועד כינון הממשלה, ללא צורך בהצבעת אמון נוספת של הכנסת.

על פי ההסדר המוצע, חבר הכנסת שמיועד להיות ראש הממשלה, וכן חבר הכנסת שכיהן כראש הממשלה עובר לחילופים, יכהן מכוח חוק-היסוד כממלא מקומו של ראש הממשלה, ולא יהא בכוחו של ראש הממשלה להעבירו מתפקידו, וזאת בשני חלקי כהונתה של הממשלה. הסכמתו של ראש הממשלה החלופי תהיה דרושה לצורך הפעלת סמכויות שונות המצויות בידי ראש הממשלה, ובכלל זה הסמכות לפיזור הכנסת, הסמכות להתקנת תקנות שעת חירום והסמכות לפיטורי שר וסגן שר שהם בעלי זיקה לראש הממשלה החלופי. עוד מוצע כי לאור מעמדו הבכיר של ראש הממשלה החלופי לא ניתן יהיה לפטרו, ולעניין חלק מההסדרים הקבועים בחוק-היסוד מעמדו יהיה כמו של ראש הממשלה ולא כמו של שר רגיל, כגון לעניין העמדתו לדין והפסקת כהונתו מחמת עבירה. אבל ניתן יהיה לקרקס אותו, בנוסף, מוצע לקבוע הסדרים מיוחדים שיחולו אם ראש הממשלה, או ראש הממשלה החלופי, חדל לכהן בשל התפטרות מבחירה, פטירה, נבצרות בריאותית וכיוצא בכאלה. בניגוד לדין הקיים, שבו אם ראש הממשלה חדל לכהן בשל התפטרות, פטירה או נבצרות דרך קבע יראו את הממשלה כאילו התפטרה, על פי ההסדר המוצע, חברי הכנסת, במקרים הקבועים במפורש בחוק, גם אם ראש הממשלה חדל לכהן הממשלה תמשיך לכהן, וראש הממשלה החלופי יתמנה לראש הממשלה במקומו. במקרים אחרים יחול הכלל הרגיל, ויראו את הממשלה כאילו התפטרה והממשלה וראש הממשלה ימשיכו את תפקידם עד לכינון ממשלה.

מוצע לקבוע כי בממשלת החילופים כל שר יזוהה כבעל זיקה לראש הממשלה או לראש הממשלה החלופי ויישמר שוויון בכוח ההצבעה בממשלה בין השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה לבין השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה החלופי. ראש הממשלה החלופי רשאי להעביר מכהונתו שר או סגן שר בעל זיקה אליו, וראש הממשלה יוכל להעביר מכהונתו שר או סגן שר שהוא בעל זיקה לראש הממשלה החלופי רק בהסכמתו של האחרון. כדי לתרום ליציבותה של הממשלה, מוצע לקבוע כי אם אושר חוק לפיזור הכנסת בתמיכתם של לפחות 12 מחברי הכנסת מהסיעות שהשרים שלהן בעלי זיקה לראש הממשלה, ייכנס ראש הממשלה החלופי לתפקיד ראש הממשלה עד שתיכון ממשלה חדשה. תודה, אדוני.

הסדר זה ייקבע כהוראת שעה שתעמוד בתוקפה עד להשבעתה של הכנסת העשרים-וארבע. כמו כן, מוצע לקבוע כי ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי לא יהיו רשאים לעמוד בראשות הממשלה שתוקם בעקבות החלטת הכנסת להביע אי-אמון בממשלה ולהביע אמון בממשלה אחרת.

מוצע לבטל את המגבלה הקיימת על מספר השרים וסגני השרים ולקבוע כי הממשלה רשאית למנות שר נוסף במשרד, ולקבוע כי יכול שיהיו שני סגנים במשרד אחד. חברי הכנסת, למרות שהגדילו את מספר הח"כים והגבילו אותם ל-36, אני מבקש להקפיד על ההנחיות ולשמור על מרחק של שני מטרים. כמו כן, לעטות מסכות. חברי הכנסת מתבקשים לעטות מסכות.

כמו כן, מוצע לערוך שני תיקונים לחוק-יסוד: הכנסת, כהוראת שעה.

לקבוע כי תקופת כהונתה של הכנסת העשרים-ושלוש תקוצר ותעמוד על שלוש שנים מיום כינון הממשלה השלושים-וחמש,

לקבוע כי בשנת 2022 אי-קבלת חוק התקציב תוביל להתפזרות הכנסת לאחר שישה חודשים מתחילת השנה, במקום שלושה חודשים לפי ההסדר הקיים היום. מוצע לקבוע, בהוראת שעה, הוראה לשריון שלפיה דרוש רוב של 75 חברי כנסת בכל שלוש הקריאות כדי לשנות את ההסדרים המתוארים לעיל, וזאת כדי להבטיח את יציבותם של ההסדרים ולהקשות על עקיפתם באמצעות תיקונם בכנסת. מוצע לערוך תיקונים משלימים בחוק הממשלה.

מוצע לערוך תיקון בהוראת שעה לחוק מימון המפלגות, וברקע תיקון זה הנסיבות המיוחדות שהתעוררו בתחילת הכנסת העשרים-ושלוש, שבעקבותיהן בטרם כינון הממשלה והתגבשות הקואליציה והאופוזיציה נעשו שינויים משמעותיים בהרכב הסיעתי של הכנסת. בהתאם לכך, מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי אם בעקבות השינויים הסיעתיים נוצרה סיעה חדשה שהתפלגה על בסיס סעיף 59(1) לחוק הכנסת, היא תהיה זכאית למימון שוטף. חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת באה בעצם להסדיר סיטואציה חדשה בחוק-יסוד: הממשלה, ולקבוע סיטואציה של ממשלת אחדות, ממשלה שוויונית, ממשלה שבה שוויון הכוחות יהיה ברור ומוגדר, ממשלת אחדות שתוכל לפעול למען האזרחים. אנחנו נכנסים לתוך המהלך הזה מתוך רצון למנוע בחירות רביעיות, בניגוד לכמה חברי כנסת שכנראה רוצים לגרור אותנו לבחירות רביעיות,

כשברור לכולם שאם אנחנו לא נעביר את החוק הזה, חבר הכנסת כסיף. בעוד פחות משבועיים הכנסת תתפזר ואנחנו נמצא את כולנו בבחירות רביעיות, דבר שאף אחד מאזרחי ישראל לא רוצה ולא חושב שהדבר הזה מתאים,

ולכן, לנוכח המצב ולנוכח הסיטואציה, ומתוך מקום של אחריות כלפי אזרחי ישראל, כדי לגרום לכך שהכנסת תתפקד באופן מלא ושתהיה ממשלה יציבה, ממשלה מכהנת, שמקבלת את אמון הכנסת, ממשלה שלא תהיה ממשלה רציפה מהכנסת העשרים ולא קיבלה את האמון שלנו, אלא ממשלה שתוכל לעבוד למען האזרחים, אנחנו מציעים את ההסדר הזה, כדי שנוכל לכונן ממשלה, שהכנסת תוכל לתפקד, שהממשלה תוכל למשול ושאנחנו נוכל לטפל בצרות האמיתיות של אזרחי ישראל.

אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעה הטרומית הזאת, לאחר שהוועדה המסדרת נתנה לה פטור מחובת הנחה, לתמוך בהצעה הטרומית לאישור החוק ולהעבירה לדיון בוועדה. תודה רבה.

הממשלה לא רוצה להגיב? אני מבין שאין התנגדות של הממשלה. יש חבר כנסת שמתנגד? בבקשה, חבר הכנסת יאיר לפיד. עד שלוש דקות עומדות לרשותך.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, קראתי בקפידה את כל ההסכם הקואליציוני של הקמת הממשלה הזאת,

יש הסבר מדוקדק איך מבזבזים 900 מיליון שקל כדי להקים ממשלת פינוקים מסואבת של 52 שרים וסגני שרים, רובם מיותרים, נהגים, לשכות, מזכירים, מזכירות. כמה עולה, שרצית? וג'ובים, המון ג'ובים לחלק, איזה מזל על חשבון מיליון מובטלים, על חשבון אלפי עסקים קטנים שקורסים תחת החובות בימים אלה, על חשבון מעמד הביניים הישראלי, הפראייר הנצחי שלכם. אני רוצה להציע לגנץ וביבי הצעה: תודיעו שאתם מצמצמים את הממשלה ל-18 שרים, אנחנו נוריד את כל ההסתייגויות מהחוק.

תקימו ממשלת חירום אמיתית, 18 שרים, לא רק שלא נעכב אתכם, נעזור לכם. כי עכשיו יש בהסכם הזה רק סידורי עבודה. מה שאין בהסכם זה תוכנית עבודה. אנחנו במצב חירום מאז פברואר. התוכנית היחידה ששמתם על השולחן היא כמה שרים כל אחד יקבל ומי יגור במעון הרשמי השני. לא התייצבתם בפני הציבור ואמרתם איפה אנחנו רוצים להיות עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שישה חודשים: ככה נציל את העצמאים, ככה נחזיר את המובטלים למעגל העבודה, ככה נחזור להיות כלכלה תחרותית. בואו אני אתן לכם התחלה של תוכנית: קודם כול לפתוח את המשק כבר מיום ראשון הקרוב, דמי אבטלה מלאים לעצמאים, מנגנון פיצוי מיידי לעסקים קטנים לפי אותו מודל שהפעלנו באוצר בצוק איתן, מענקים מותנים לעסקים כדי שהם לא יפטרו עובדים שנמצאים בחל"ת. איך אנחנו יודעים שאלה הצעדים הנכונים? כי בזמן שאתם רבתם על כיסאות אנחנו עשינו עבודה. הבאנו מומחים,

בדקנו איפה בעולם זה עובד יותר טוב מבישראל, דרום קוריאה, גרמניה. שמנו על השולחן תוכנית. לממשלה הזאת אין תוכנית. הכול חלטורה. איקאה, כן, מספרות, לא, מקוואות פתוחים, בתי עלמין סגורים ביום הזיכרון, הורים שכולים לא יוכלו לבקר את הילדים שלהם, סופר במקום סגור, כן, שוק באוויר הפתוח לא. תגיד לאזרחים שלא יקשיבו לממשלה. שום היגיון מסדר, שום חלוקת סמכויות שמישהו מבין. זיקוקים אישרתם, זיקוקים אתם אוהבים.

העיקר סיכמתם חוק חסינות שיאפשר לנתניהו להיות ראש ממשלה גם אחרי שהוא יורשע. החוק כבר קיים. יהיה לנו ראש ממשלה עבריין מורשע. לזה יש תוכנית. להצלת הכלכלה, נאדה. אף מילה אין בהסכם שהוקרא עכשיו על הצלת הכלכלה. ככה נראים פוליטיקאים שעסוקים רק בעצמם, ככה מוקמת ממשלה שעסוקה רק בעצמה. לא ישראל לפני הכול, הכיסא לפני הכול.

תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. ככל שתהיו ממוקדים ומרוכזים כאן, אין. אם הוא היה פה הייתי שואל אותו אם הוא רוצה להשיב למתנגד, אבל הוא לא נמצא. אנחנו עוברים להצבעה. מזכירת הכנסת, נא להתחיל בהצבעה, הצבעה שמית,

אני מבקש לשמור על השקט בזמן ההצבעות ולא להפריע. חבר כנסת שהצביע, שיפנה את מקומו במליאה לטובת חבר כנסת אחר שנכנס. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד משה ארבל,

גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד זאב אלקין, בעד גם אוחנה בעד. לא הכניסו אותנו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה,

גלעד ארדן, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח גבי אשכנזי,

דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור,

אורנה ברביבאי, נגד קרן ברק, אינה נוכחת חברי כנסת שהצביעו, אבקש לפנות ולאפשר לאחרים להיכנס.

בעד יוסף ג'בארין, נגד יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת חברי הכנסת, זה מפריע למזכירת הכנסת. גם ככה זה מאמץ כביר.

בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח בני גנץ, בעד ניצן הורוביץ, נגד צחי הנגבי, בעד יועז הנדל, בעד שרן השכל, אינה נוכחת מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד יאיר גולן, נגד משה גפני, בעד גילה גמליאל, בעד תמר זנדברג, נגד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת

גלעד ארדן,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת

בעד מיקי חיימוביץ' בעד חברי הכנסת, מי שהצביע, אני מבקש לפנות את המליאה. יש יותר מדי חברי כנסת, מעל המותר במליאה. חברי הכנסת, אני לא רוצה לנקוב בשמותיכם. אתם יודעים מי הצביע ומי לא הצביע. נא לפנות את המליאה, סדרנים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, נגד יעקב טסלר,

חילי טרופר, בעד דסטה גדי יברקן, בעד צבי האוזר, בעד היבה יזבק, נגד עומר ינקלביץ' בעד משה יעלון, נגד

אינו נוכח מיקי מכלוף זוהר, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד ציפי חוטובלי, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, נגד עופר כסיף,

אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין,

אביגדור ליברמן, נגד מיכאל ביטון, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח אלי כהן, בעד יאיר לפיד, נגד פטין מולא, בעד שרן מרים השכל, בעד

אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד משולם נהרי, בעד אבי ניסנקורן, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, נגד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי,

גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, נגד ג'אבר עסאקלה, נגד עודד פורר, נגד טלי פלוסקוב, בעד אורלי פרומן, נגד מאיר פרוש, בעד עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, בעד אנדרי קוז'ינוב, נגד אלכס קושניר, נגד

בעד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול,

יואל רזבוזוב, נגד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

אנטאנס שחאדה,

יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יזהר שי,

מיכל שיר סגמן, בעד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד רם שפע,

איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח סעיד אלחרומי, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, נגד אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד יש מי מחברי הכנסת שהקריאו בשמו ולא הצביע או שלא הקריאו בשמו ורוצה להצביע? תמה ההצבעה. נא להביא לי את התוצאות. אני מכריז על

חברי כנסת, נגד, 37 חברי כנסת, אין נמנעים. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון,

תובא לוועדה המסדרת לצורך קביעת הוועדה שתדון בה,

כמה בעד? 62. אני מכריז על

הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף 2020, הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020. תודה. תודה למזכירת הכנסת. נעבור לסעיף הבא בסדר-היום: המלצת הוועדה המסדרת בדבר הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, ממשלת חילופים). יציג את ההמלצה יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת אבי ניסנקורן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הוועדה המסדרת החליטה בישיבתה היום להמליץ לכנסת על הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, ממשלת חילופים), בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת. סמכויות הוועדה: הוועדה תדון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, ממשלת חילופים), פ/280/23. הרכב הוועדה: בוועדה יכהנו 17 חברי כנסת, על פי ההרכב הזה: סיעת הליכוד, חמישה חברים: אופיר כץ, שלמה קרעי, פטין מולא, טלי פלוסקוב ועוזי דיין, סיעת יש עתיד, שני חברים: קארין אלהרר ומיקי לוי, סיעת הרשימה המשותפת, שני חברים: עופר כסיף ואוסאמה סעדי, סיעת כחול לבן, שני חברים: אורית פרקש ואיתן גינזבורג, סיעת ש"ס, חבר אחד: משה ארבל, סיעת יהדות התורה, חבר אחד: יעקב אשר, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: אלכס קושניר, סיעת ימינה, חברה אחת: איילת שקד, סיעת העבודה הישראלית, חבר אחד: איציק שמולי, סיעת מרצ, חברה אחת: תמר זנדברג. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת איתן גינזבורג. אבקש את אישורה של הכנסת להצעה זו. תודה לחבר הכנסת ניסנקורן. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים, ואני מודיע בזאת שרשימת הדוברים סגורה. לא יתאפשר עוד לאנשים להירשם. מי הנציג שלנו, מיקי? חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח,

ראשונת הדוברים. אחריה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי קונין. אני גם מודיע שמי שלא יהיה נוכח בזמן שאני קורא את השמות לא יוכל לדבר לאחר מכן, לכן אני מציע לכל הדוברים להיות קשובים. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. תודה. 25 ימים, 25 ימים של משא ומתן,

זה החלק הגלוי של המשא ומתן, שבו אנשים רבים, עולים ויורדים, מדסקסים, מלטשים, מנסחים. אנחנו נכנסים לישון כשיש פיצוץ, קמים בבוקר כשאין פיצוץ, ואנחנו תוהים, קודם כול כאזרחים, על אילו סוגיות חשובות, על איזה נושאים חשובים, על איזה מצוקות של האזרחים ההסכם הזה עומד ועל מה הוא מתגבש. חשבנו שעכשיו הם דנים על העסקים הקטנים, על המפוטרים, על האנשים שאין להם אוכל בבית. מסתבר שיש דברים יותר חשובים, אדוני, אני לא יכולה להמשיך. חברי הכנסת, חבר הכנסת אבידר, חבר הכנסת סובה,

בבקשה. חברי הכנסת, נא לתפוס את מקומותיכם ולא להפריע לדוברת. בבקשה. חבר הכנסת אבידר, תודה. תודה. חבר הכנסת אבידר. אז תהינו אם המפוטרים והעסקים הקטנים והעצמאים באמת העסיקו את הצוותים של המשא ומתן במשך התקופה הזאת והתפלאנו לדעת שלא,

איזה מינוי של איזה שגריר באיזו מדינה. הליכוד מתעקש שהשגריר של פריז ולונדון ושל האו"ם יהיה תחת הליכוד, ולכחול לבן, שגרירים אחרים, שמעון ראש הממשלה וממלא מקום ראש הממשלה, שזה בית נוסף על חשבון,

שיהיה השגריר ויהיה השגריר החלופי. ויהיה סגן השגריר החלופי והסגן של הסגן של השגריר החלופי. וכנראה שני מעונות גם בוושינגטון. נכון. לא, זה מדהים, זה להמציא קטגוריות של תפקידים. שר החוץ ישלח את השגריר, זה לא רק שגרירים, זה שרים וסגני שרים, הסגנים של השרים. כשארצות הברית וצרפת כמעצמות, חברים, אני לא יודעת כמה זה מעניין אתכם. אני לא יכולה להמשיך ככה. חברי הכנסת, חבר הכנסת, זה כמו שיש רב ספרדי ורב אשכנזי. חבר הכנסת פורר, תודה רבה על התובנות. חברי הכנסת, נא לאפשר לחברת הכנסת מריח לסיים את דבריה.

מה פספסתי? חבר הכנסת מלכיאלי, אני מבקש ממך לאפשר לחברת הכנסת מריח לסיים את דבריה.

עוד 30 שניות. אני רואה שכשאני מדברת על מינויים וג'ובים אני מעירה אתכם,

שגרירים, שרים, מינויים, זה מדבר אליכם. כולם רוצים להיות שגרירים. אוקיי, תקשיבו, כשארצות הברית וצרפת, מעצמות,

אז ישראל בהחלט יכולה להתקיים עם 15 שרים. אבל חשבנו שזה השפל וזאת התחתית, ומה מסתבר בסופו של יום? שיש גם חוק נורבגי מדלג.

על ערכים, דילגתם,

על ישראל לפני הכול,

על מה עוד אתם רוצים לדלג, תגידו? אז אנחנו לא נדלג על זה. תודה רבה לחברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.

ומה יהיה עם שגריר ספרדי במדינה ערבית, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני ממליצה לנציגי הליכוד וכחול לבן להקשיב עכשיו טוב לנאומי חברי הכנסת, כי כבר עכשיו יש כמה פטנטים מבריקים. אם אתם תאמצו את זה, אתם תוכלו להגדיל את מספר השרים, סגני השרים, השגרירים למיניהם, להכפיל את זה. כפי שנאמר פה, אהבתי מאוד את הרעיון של חבר הכנסת מלכיאלי. יש משהו חכם בזה. כפי שיש רב אשכנזי וספרדי, אז גם פה מאוד כדאי לאמץ את העניין הזה, למשל שר האוצר האשכנזי שידאג למשהו ושר האוצר הספרדי שידאג למשהו אחר. תקשיב, מלכיאלי, כשצריך לברך, אני מברכת.

הכנסת ינון, חבר הכנסת מלכיאלי, תודה. חבר הכנסת פטין, תודה.

נא להירגע בבקשה. תאפשרו לה לדבר. תאפשרו לה לדבר. למרות שהיא פונה אליכם, תאפשרו לה לדבר.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני שוב פעם אומרת, דיברנו על זה בוועדה, ואני שומעת כל הזמן את הביטוי שצריך להיכנס מתחת לאלונקה. זה ביטוי כזה צבאי, וכל משרתי הצבא מבינים מה זו אלונקה ואיך סוחבים חבר שנפצע אולי בקרב, אבל מה לאלונקה ולסיעות חרדיות? אין קשר ביניהן, אז על איזה אלונקה אתם רוצים להתכנס, חברים מכחול לבן? האלונקה הזאת לוקה בחסר. אין שם מישהו שיחזיק את האלונקה הזאת, נכון, חבר הכנסת? תקשיבו, אם אנחנו מגיעים למצב, וכבר הגענו למצב הזה, זה מה שהסכמתם בהסכם הקואליציוני, שחוק הגיוס יחוקק על פי הסכמתה של מועצת גדולי התורה, אז אולי בכלל אנחנו לא צריכים ממשלה, אנחנו לא צריכים שרים, אנחנו לא צריכים שום דבר. ניקח את מועצת גדולי התורה, הם ינהלו את המדינה, ונחסוך הרבה כסף. אנחנו לא צריכים אתכם. יש לנו מועצת גדולי התורה שתחוקק לנו חוק, חוק השירות הצבאי.

אחלה פטנט. ועכשיו שמענו שמי שממנה אצלנו שרים,

ידענו את זה מראש, זה הרבי מגור. הוא עכשיו פיטר את ליצמן ממשרד הבריאות, אז ליצמן יהיה שר לשיכון ובינוי. הוא הרס משהו אחד, שכולנו יודעים שהוא הרס, אז עכשיו הוא הולך להרוס משהו אחר. לראש הממשלה בכלל אין אמירה, זאת אומרת, מי שממנה אצלנו שרים ועושה את החקיקה זו מועצת גדולי התורה והרבי מגור. נא לסיים. נוסף לכך יהיו לנו שתי ממשלות: ממשלת גנץ בתוך הממשלה, וממשלת נתניהו בתוך הממשלה. השאלה איך אתם תוכלו להסתדר.

החוק הזה לוקה בחסר, ובגדול. תודה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. המדינה.

מיכאל מלכיאלי. אחריו, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. שלוש דקות לרשותך, אדוני. לא, אבל זה מצחיק. זה מצחיק, חוקים על פי מועצת גדולי

תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שעליתי לדבר על משהו מסוים, ואני אדבר עליו, אבל חברת הכנסת יוליה, אני חייב לענות על מה ששאלת. שאלת מה הציבור החרדי מבין באלונקות? מה לציבור החרדי ולהישכב מתחת לאלונקה? הרוגי פיגוע הירי, החייל יוסי כהן, סליחה, רק שנייה.

חבר הכנסת מיקי זוהר. חבר הכנסת אחמד טיבי, אומנם יש לך מעמד מיוחד בבית הזה, אבל לא להפנות את הגב לדובר. אני גם מבקש מכם לכבד את מי שמדבר. תודה. החייל החרדי יוסי כהן מירושלים, החייל החרדי יובל מור יוסף מאשקלון, ולצערנו חיילים חרדים רבים נהרגו. הטרור לא מבחין בין, אויב לאויב, בין חרדי ללא חרדי. לצערנו גם חרדים נרצחו בידי טרוריסטים, ואתם עושים לכולנו,

חברת הכנסת מלינובסקי.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אותם חיילים חרדים, הדם שלהם זועק מהאדמה. חברת הכנסת מלינובסקי.

אני אקרא אותך לסדר פעם שנייה. מי שעומד כאן בכנסת ומדבר נגד אותם חיילים חרדים, אסור שזה יקרה. אני מבקש ממך להפסיק להפריע.

ההסתה המתגלגלת הזאת, לא את התחלת בה. אותו עשב שוטה מהבית הזה, אביגדור ליברמן, עכשיו מאה שערים, בזמן שאנחנו קוברים את המתים, חברת הכנסת מלינובסקי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. הטרור לא מבחין בין חייל חרדי ללא

ודיברנו על הבעיה שהפקידים מקשים את ההגשה על אותם לזכאים. קם אמיר מדינה, איש בכיר ממשרד העבודה, ואומר: אני יודע בלחיצת כפתור להעביר את כל הכסף לאותן זכאיות, לבעלי המשפחתונים. למה לגשת ולהגיש עוד פעם טפסים ועוד פעם טפסים? למה זה טוב ולמי זה טוב?

יש פתרונות לעזור לאותם אנשים מוחלשים, להקל עליהם את הביורוקרטיה. מתוך 4,000 אנשים, רק 1,300 הגישו.

כי הם לא צריכים את הכסף הזה? הם צריכים. למה רק מעטים הגישו? כי קשה מאוד להגיש. ניסיתי בעצמי, לא הצלחתי. לא הצלחתי להגיש. הרבה ניסו ולא הצליחו. רבותיי באוצר, קצת חוכמה, לחשוב מחוץ לקופסה. יש דברים שאפשר לעשות בלי כל הביורוקרטיה.

כספי ציבור, צריך לשים לב אליהם. אי-אפשר לזרוק כסף סתם. אבל אם יש דרך, למה לא לנצל את זה?

תודה לחבר הכנסת מלכיאלי. חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

חברת הכנסת אורלי פרומן. שלוש דקות לרשותך. יום חמישי בערב, השעה תכף 22:30. אני רוצה לדבר איתכם על הניתוק. ניתוק.

ניתוק של הבית הזה מכל מה שקורה בחוץ. בחוץ מגפה עולמית פוגעת באנשים, הורגת אנשים. אנשים במדינת ישראל נדרשים, שקט, נדרשים להתמודד גם עם מציאות של בריאות, של בידוד, של סגר, חרדים לפרנסתם, לכלכלתם, לילדיהם, לחינוך ילדיהם. אבל מה דחוף לממשלה הזאת לעסוק בו ביום חמישי בשעה 22:30? לא חס וחלילה דרך ההתמודדות עם הקורונה, לא חס וחלילה התוכנית הכלכלית המפורטת, שכל בעל עסקים מחר ידע, בעל העסק הקטן, אם הוא פותח או לא פותח, אם יש לגיטימיות לפתוח את איקאה, אבל אין לגיטימיות לתת ל-50 איש להתכנס במקום כדי להתפרנס, כדי להציל את הכלכלה שלנו שבקריסה.

הדיון היום הוא על הצעת חוק שכחול לבן והליכוד מגבשים, שמה עיקרה? ראש ממשלה אחד לצידו של ראש ממשלה חלופי,

יש פה חלקי חילוף לראשי ממשלה, בית קיץ, בית חורף, עוד מעון ועוד מעון. מספר השרים, איך עושים מניפולציה בחוק-יסוד? שהיקף השרים לא יהיה כפי שכתוב בחוק, אלא שנסיר את המגבלה והוא יהיה בלתי מוגבל, גם השרים, גם סגני השרים, בכל התפרעות שאפשר להביא בחשבון. ואז אומרים לנו: שבו פה ותנסו להתחכם. נקים איזה ועדה מסדרת כזאת, שתסדר את הסידור, כדי שהתוצאה תהיה חוק מבזה, חוק שמצמצם את הבית הזה, את הכנסת הזאת, שלא יהיה לה תפקיד. אני רואה: צמצמתם, צמצמתם בסופו של דבר מה יהיה פה? רוצים להרוס את הרשות השופטת, רוצים להרוס את הרשות המחוקקת. בעבור מה? בעבור ראש ממשלה שצריך להישפט בקרוב מאוד על אשמה בשוחד, מרמה והפרת אמונים.

עד איפה? מתי תתעוררו? אני אומרת שיש צדק.

אני גם מאמינה בבורא עולם, ואני אומרת שאת הדבר המעוות הזה אתם מקימים עכשיו בדרך נלוזה, באופן שהוא כל כך לא מכבד,

לא את המורשת שלנו, לא את הערכים שלנו, שום דבר, חוץ מדבר אחד: את השררה ואת המקום שלכם ואת הרצון שלכם לשבת במקום שאין בו שום הצדקה, שלא בדרך הישר.

תודה לחברת הכנסת אורנה ברביבאי. חברת הכנסת אורלי פרומן, ואחריה, חבר הכנסת עופר כסיף. אין רשימת דוברים.

תלחץ. תבדוק אם במסך שלידך זה מופיע. אז אנחנו נבקש ממזכירת הכנסת. אבל אני גם מכריז על השמות, כך, אז אני אמרתי שאפנה למזכירת הכנסת. שמעתי את הערתך, חבר הכנסת מיקי לוי. עופר כסיף אחרי חברת הכנסת אורלי פרומן, ואחר כך, אלכס קושניר ואלי אבידר. בבקשה, שלוש דקות, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הממשלה הזאת שנרקמת בימים האחרונים, שנולדה בחטא, תיכשל אולי בעוד חודש, אולי בעוד חודשיים, אולי בעוד שנה. הממשלה הזאת תיכשל כי היא מבוססת על יסודות של חוסר אמון, של חוסר נאמנות לדרך, על ג'ובים לפני ערכים, והחמור מכל, על מתן תוקף והכשר לאדם שמואשם בשוחד, במרמה ובהפרת אמונים. לאזרחי ישראל מגיעה ממשלה אחרת, ממשלה שהיא למען האזרחים ולא כדי לעזור למישהו להימלט מאימת הדין, והמישהו הזה הוא ראש ממשלת מדינת ישראל. רבותיי, זו האלונקה הלא-נכונה. לאזרחי מדינת ישראל מגיע הרבה יותר. מגיעה להם ממשלה שלא תזהיר כמה יכול להיות יותר גרוע פה אלא תגרום לזה שהכול פה יהיה יותר טוב, ממשלה שתפעל לשינוי במערכת החינוך, שתקדם את מערכת הבריאות שלנו, שתעזור ליותר ממיליון מובטלים לחזור למעגל התעסוקה, ממשלה נורמלית, שתסתפק ב-18 שרים ומשרדים, ולו רק בשם הסולידריות, לא ממשלה מנופחת, בזבזנית ורהבתנית על חשבון הציבור. מיליון מובטלים לא צריכים לראות שרים ועוד שרים ושר מחליף ושר חלופי וממלאי מקום שרים וסגני שרים, וכולם באבטלה סמויה. ממשלת החילופים, איזה שם מכשיל ומחשיד. הממשלה הזאת היא לא ממשלת חירום וודאי שהיא לא ממשלת אחדות. אי-אפשר לקרוא לה כך משום שהיא לא עוסקת באמת בחירום, ובוודאי לא מאחדת את העם. הרי מעולם לא היה ראש ממשלה כמו נתניהו ששיסע ופורר את הציבור הישראלי, שהסית ושיסה את חלקיו זה בזה, שפגע אנושות בקדושת האחדות. והרי, הרי הראיה: אתם מתכננים להקים קבינט פיוס לאומי כדי לנסות להתגבר על המצב הזה. ממשלת האחדות הזאת תדרבן אותי ואת חבריי לפעול על פי הערכים שעליהם גדלנו: על מוסר, על ניקיון כפיים, על לקיחת אחריות ומחויבות. נפעל לקיום ההבטחה לשמור על שלטון החוק, לדאוג לעצמאים, למובטלים, לכל האזרחים. היא תדרבן אותנו לקדם את מעמד אנשי החינוך, לתמוך בעובדי מערכת הבריאות ולשקם את עולם התרבות. אנחנו נמשיך להשמיע את קולם של האזרחיות והאזרחים ולהילחם בשבילם, בשביל כולנו. נמשיך להילחם על המדינה הדמוקרטית שאותה בנו בדם, ביזע ובדמעות הורינו, ההורים שלי.

תודה לחברת הכנסת פרומן. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אלכס קושניר, חבר הכנסת אלי אבידר,

עוזי דיין,

חברת הכנסת קארין אלהרר. המחשוב נמצאים בדרך כדי לבדוק למה אתם לא רואים את רשימת הדוברים. אז אנא. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו עומדים בפני משבר, או הייתי אומר שבר, שבאמת לא היה כדוגמתו. אנחנו עומדים בפני הפיכה משטרית שמוביל נאשם סדרתי בשלושה כתבי אישום חמורים. אבל הפשע המרכזי שלו הוא פשע הגזענות, הוא פשע ההסתה, הוא פשע השנאה והוא פשע הפילוג. משום שראש הממשלה הזה, ואלה שהולכים אחריו מסיבות כאלה או אחרות, לא ניכנס עכשיו לעניינים פסיכולוגיים או, במקרה הזה, אולי פסיכיאטריים, לא נראה. הולכים אחריו ובעצם לוקחים את כל החברה ואת כל המדינה אל התהום. בושה וחרפה. אנחנו נמצאים באמת במצב קשה תקופה ארוכה. למעלה ממיליון מובטלים: אנשים שכירים, עצמאים, עסקים קטנים, אנשים שאיבדו וממשיכים לאבד את הפרנסה שלהם, אנשים ש"חול"תו",

וידוע לנו שלא יוחזרו לעבודה. אנחנו יודעים על אנשים שאפילו מזון כבר אין להם כמעט. ומה מעניין את החבורה הזאת? מה שמעניין את החבורה הזאת זה ליצור ממשלה של למעלה מ-30 שרים ועוד קרוב ל-20 סגני שרים, עם עלות של כמעט מיליארד, ולא מעניין אותם הציבור. הם בזים לציבור, כולל זה שבחר בהם. מה העלות של בחירות? ומה שמעניין אותם זה רק איך לשמור על ישבנם, ובעיקר על ישבנו של הפושע, כדי שלא ייכנס למקום שלו הוא ראוי,

קוראים לזה ממשלת חירום? זאת לא ממשלת חירום, זאת ממשלת איום, איום על השרידים המאוד-מעטים של הדמוקרטיה שיש פה. משום שמה שאנחנו רואים, מעבר למה שכבר הזכרתי, ההתעמרות, הזלזול בציבור, תסלחו לי על הבוטות: הרבה שנים שנתניהו משתין עלינו, אבל עכשיו גנץ בונה לו את המקפצה. מחסלים פה אפילו בכלל, תשימו לב למה שנאמר בהסכם ותשימו לב למה שנאמר בהצעת החוק. אין יותר, נא לסיים. אני מסיים, אדוני, עוד שניות בודדות. שתה כוס מים. אפילו אין יותר מפלגות, אין ערכים, אין עקרונות, אין אידיאולוגיה.

המילה שחוזרת על עצמה היא המילה "זיקה". וחלופיות. וחלופיות, כמובן.

חליפים יש לנו פה, חברים, חבריי, ח'ליפים. את הראשידון עכשיו הכניסו לנו כאן.

אה, אוקיי. עוד מילה אחת. המילה "זיקה" היא המילה הבעייתית פה, משום שהכול נע מסביב לברית בילטרלית בין הפושע לבין זה שחופר בעבורו את המנהרה לברוח. תודה רבה לחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת אלכס קושניר. אחריו, חבר הכנסת אלי אבידר, ואחריו, קארין אלהרר, ואחריה, אלעזר שטרן, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

אני מבקש שנקפיד על הוראות משרד הבריאות ואיכשהו נחטא את המיקרופון, כי נראה לי שהיו פה הרבה מאוד דוברים. תודה

"מה שקובע באמת אינם לא התהילה, לא הזוהר, ולא כל הדברים שעליהם נהגתי לחלום, אלא היכולת להתגבר על המכשולים ולהמשיך", כך כתב אנטון צ'כוב במחזה השחף, אותו צ'כוב שהשרה לביטחון הפנים המיועדת וחסרת התרבות, סליחה, ושרת התרבות היוצאת, לא קראה מעולם. היום חזינו במחזה אחר, מחזה שבו במקום להתגבר על המכשולים הקשים של העם שלנו אל מול נגיף הקורונה ואל מול המשבר הכלכלי שפוקד אותנו, ראשי הממשלה והשרים המיועדים עסוקים בתפירת משרות. אתם בעצמכם קראתם לממשלה הזאת ממשלת החילופים ולא ממשלת אחדות, אז אם כבר בשמות עסקינן, אז בואו נקרא לממשלת "דאבל בני" הזאת ממשלת התופינים, ממשלת המנעמים, ממשלת הג'ובים, ממשלת הזיקה האישית. אתם עומדים לנפח את הוצאות הממשלה בזמן שהעסקים קורסים, בזמן שהמובטלים חרדים לעתידם, בזמן שהקשישים יושבים בבידוד ורק מייחלים לפגוש את בני משפחתם, אבל לצערי הרב, מה שמעניין אתכם זה רק הזוהר והתהילה. אין בכם שום רצון אמיתי לעשות שינוי ולהתחיל לסייע לאזרחים, לא לבעלי עסקים, לא למובטלים, לא לגנים הפרטיים וגם לא לסטודנטים. הממשלה שעומדת לקום היא ממשלה שמנה, ממשלה מנופחת, ואות הקלון ירחף עליה עד יומה האחרון. ודרך אגב, שום חיטוי לא יעזור לה.

תודה לחבר הכנסת אלכס קושניר. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה.

חברת הכנסת אלהרר, חבר הכנסת שטרן,

שלוש דקות, בבקשה.

לצערי יהיו אלה חלקיה המבישים של ההיסטוריה ולא שום פרק שיש להתגאות בו. היום החל הביזיון הפוליטי החמור ביותר שאני מכיר. הוא החל בשקר שעל גבו זוחל בני גנץ לממשלת הבלהות של נתניהו. מפלגת ישראל ביתנו רצתה ממשלת אחדות וגם התחייבה לתמוך בממשלת אחדות, בלי תפקידים ובלי משרות, אבל חשבנו בתמימותנו, ברוח התקופה הכלכלית הקשה, שממשלת האחדות צריכה להיות ממשלה שלדית של הליכוד וכחול לבן, ללא מפלגות לוויין. אפילו בחלומות ההזויים ביותר לא יכולנו לדמיין סיטואציה שבה בני גנץ מקבל את המנדט להרכיב ממשלה ורץ כמו ילד מבוהל לזרועותיו של נתניהו. ובמה אתם עוסקים בימים האחרונים? בכמה שרים יהיו לכחול לבן, האם יהיה מעון נוסף, כמה סגני שרים וכמה ראשי ועדות, בתקופה שבה יותר ממיליון אזרחים ישראלים לא עובדים, ומסיימים את שאריות הכספים שעוד נותרו להם. רבים פונים בצערם להלוואות מפוקפקות בשוק האפור כדי לעמוד בהתחייבויות, לקיים את עצמם ואת משפחותיהם. ואתם עוד מעיזים לספר לנו שמדובר כאן בממשלת חירום, כשאתם שוחטים את הקופה הציבורית ללא כל רחמים. אמרתם שמתחת לאלונקה נכנסתם, אבל אתם לא יותר מבדיחה עצובה. קפצתם על האלונקה של נתניהו והמפלגות החרדיות, ומי שנושא את האלונקה הזאת הוא הציבור החילוני במדינת ישראל, שלו שיקרתם במצח נחושה. זה הציבור שמתגייס לצה"ל, שמשרת במילואים, שעובד ביושר ומשלם מיסים.

מאות אלפי ישראלים הוצאו לחופשה,

תשחרר. מאות אלפי ישראלים, זו לא שעתך היפה. זאת לא שעתך היפה. מאות אלפי ישראלים הוצאו לחופשה ללא תשלום, ורבים מהם פוטרו מעבודתם בלי שהם יודעים מה ילד מחר. ומה אתם עושים? מקימים את הממשלה הבזבזנית ביותר שאי פעם הוקמה במדינת ישראל. אתם תשמרו על הדמוקרטיה? זה מה שאמרתם, להחזיק קצת מעמד בלחץ של נתניהו לא הצלחתם. נא לסיים. נתתם לו זכות וטו על כל מינוי. להגיד "בוקר טוב" אתם לא תוכלו בלי לקבל אישור. אבל עזבו את נתניהו, כל חבר כנסת בספסלי הליכוד יעיף אתכם כמו עלה נידף. לא תוכלו לעמוד בלחץ. איך תשמרו על הדמוקרטיה?

איתן, עוד שנייה.

שביקשתם את עזרת בג"ץ להצלת כבודה של הכנסת רק כדי לזחול לתפקידי שרים, אני חייב לפרגן לכם: התנגדתם למינוי של יולי אדלשטיין כדי שמישהו אחר ימונה, והמישהו הזה הולך לסגור את האור במשכן הזה. אתם בטוחים שאתם עשיתם את הדבר הנכון? אנחנו יכולים להבטיח לכם, תודה. לא יהיה לכם יום אחד של נחת. הבושה הזאת לא תימחה מעל פרצופכם, רק הבעיה היא שהבושה היא של כל המשכן הזה גם יחד. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת אלי אבידר. חברת הכנסת קארין אלהרר. אחריה, חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבר הכנסת חמד עמאר, חבר הכנסת עפר שלח,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וחברת הכנסת מיקי לוי. שלוש דקות לגברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, גברתי השרה, אני רוצה להזכיר לחבר כנסת שאני מאוד מחבבת ומעריכה, אסף זמיר, דברים שהוא אמר ב-8 בדצמבר 2019. הוא אמר ככה: אתם רוצים שנאמין שהאיש שפיזר את הכנסת חצי שנה לפני הזמן כדי לא להגיע לבחירות כנאשם, ולא הצליח להרכיב קואליציה אז שוב פיזר את הכנסת, ולקח אותנו לבחירות ספטמבר, ואז לא אהב את התוצאה, אז ניווט את המשא ומתן הקואליציוני לתוך הקיר כדי שנלך שוב לבחירות במרץ, האיש הזה יתפנה בכיף שלו מהמשרד אחרי חמישה חודשים רק כי הוא הבטיח? הצהרות התחלות הדיאטה שלי, אמר אסף זמיר, יותר אמינות מזה, ואכלתי היום לארוחת הבוקר טעמי.

אני, אני לא מחזיקה בדיאטה, אני אפילו לא מצהירה עליה, אבל בהצהרות בחירות אני אומרת ומאמינה, וחשבתי שגם החברים שלי מאמינים. אז חשבתי. חשבתי שבאמת האמנתם שנתניהו שקרן ושהוא לא יעזוב את בלפור. אמרת את זה בעצמך, אסף,

גיליתם כנראה שיש פה הזדמנות. מה, נשב באופוזיציה? אנחנו פראיירים? ננסה לייצר משהו אמיתי? לא, זה קשה מדי. אנחנו נלך איתו. נלך אחריו כמו עדר. מי השקרנים עכשיו? חשבתי שאלה שנאמו בלהט נגד הרחבת הממשלה באמת האמינו שזה חוסר אחריות. מה, עבדתם עלינו? גיליתי שכשזה מגיע לג'וב הם יחתמו. מה זה יחתמו? ירוצו לאחת הממשלות הכי יקרות שהיו פה, ולא סתם בימים רגילים בימים של המשבר הכלכלי הגדול ביותר שהיה כאן. חשבתי שאלה שהתנגדו למתקפות על בג"ץ, אני יודעת מה הם חושבים. פתאום זה בסדר: נתניהו ימנה פרקליט מדינה, ימנה יועץ משפטי לממשלה, הכול בסדר. הוועדה למינוי שופטים? קח, נתניהו. מתנה. מה, אתה עוד צריך את הקול שלנו? אין צורך. אין לכם שום בעיה גם להפוך את שיטת המשטר למשהו אחר. פרלמנט? דחיל רבכום, נא לסיים. את מי זה מעניין מה אחרים חושבים? העיקר, מה הממשלה שלנו תעשה. אסף וכל החברים מכחול לבן, לא רק אני טעיתי, גם למעלה ממיליון מצביעים טעו. ירקתם להם בפרצוף.

תספרו לי את סיפור האלונקה, לא רק כי זה נדוש, כי זה גם לא אמיתי.

שהאלטרנטיבה היחידה הייתה בחירות.

אתם יודעים שזה לא נכון. אל תשקרו לעצמכם, ובעיקר, תפסיקו לשקר לציבור. תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. רשימת הדוברים אצלכם במסכים. התקלה תוקנה, אז תוכלו להתעדכן. אחרי חבר הכנסת חמד עמאר, חבר הכנסת עפר שלח. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

העדה הדרוזית חוגגת את חג הנביא שועייב. אני רוצה לאחל לכל בני העדה חג שמח וזיארה מקבולה לכולם. אני רוצה להגיד לך שמקום המדינה אף מפלגה לא רימתה את העדה הדרוזית ושיקרה לעדה הדרוזית כמו מפלגת כחול לבן. שלוש מערכות בחירות הסתובבו כחול לבן בעדה הדרוזית, עברו כמעט יישוב-יישוב, כל אחד מחברי הכנסת של כחול לבן, מהראש בני גנץ עד גבי אשכנזי ואחרון חברי הכנסת. מכרו לעדה הדרוזית: אנחנו מתקנים את חוק הלאום. זה השקר הכי גדול למכור לעדה שנפגעה מאוד קשה מחוק הלאום והאמינה לשקרנים האלה, האמינה לשקרנים האלה ששיקרו אותה. לפחות הליכוד אמרו באופן ברור שהם לא מתקנים את חוק הלאום, אבל כחול לבן? מתקנים את חוק הלאום. לא יתקנו ולא יתוקן חוק הלאום, וכולנו יודעים. השקר השני שלהם: חוק קמיניץ, אנחנו מבטלים את חוק קמיניץ. אני שמעתי את בני גנץ שאמר את זה. אני שמעתי: "מבטלים", אני שמעתי שמבטלים את חוק קמיניץ,

בהסכם הקואליציוני, אם קראת אותו, יש משפט אחד מצחיק, שמדבר, מקימים ועדה, מתאמים, גם את חוק קמיניץ. לא נראה אותו לא מבוטל ולא מוקפא. לא יעשו איתו כלום.

כשאתה משקר לפחות תודה, תגיד: אני שקרן, שיקרתי,

ולא לדבר על ערכים, ולרדת מתחת לאלונקה. איזה לרדת מתחת לאלונקה? הייתי מתחת לאלונקה, ואני יודע מה זה מתחת לאלונקה. זה סיפורי סבתא. זה למכור לוקשים. ולחוק עצמו.

52 תפקידים ואמרתי את זה בוועדה, מתחלקים חצי חצי. 26 תפקידים של שרים וסגני שרים למפלגת כחול לבן.

ואני שומע אותם: אנחנו מוותרים על חלק מהתפקידים. ואל תשכחו שיש להם עוד שמונה תפקידים של יושבי-ראש ועדות. וכמה חברי כנסת הבלוק הזה? כמה חבר הכנסת, שלח, כל הבלוק? 19 ביום חם. 19, שאמורים להתחלק על 34 תפקידים. ועוד בחוק שאנחנו מחוקקים, לשר אתה יכול להכניס עוד שר, ולסגן שר אתה יכול להכניס עוד סגן שר.

תודה, חבר הכנסת עמאר. וסגן שר שלא כפוף לאותו ממלא מקום ראש ממשלה, הוא לא יכול לפטר אותו. שיגעתם אותנו. תאמינו לי, שיגעתם אותנו.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת עפר שלח, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יבגני סובה. איפה נתחיל, חבריי חברי הכנסת, לדבר על החוק המונח לפנינו?

מהפכה חוקתית. מאז אהרן ברק לא היה מהפכן חוקתי בארץ ישראל כמו עו"ד אבי ליכט, שנקרא עורך דין. איש מוכשר.

ואמרו לו: הינה הסכם בין שני גנבים שלא סומכים אחד על השני.

יש משפט שהולך וחוזר כל פעם בהסכם הזה: שני הצדדים ייתנו זה לזה ביטחונות נוספים. אולי איזה ראש של סוס במיטה? אולי איזה משהו שאפשר להאמין לו? בלי סוסים. טוב שאנחנו עוד יכולים לצחוק על זה, רמי. ובעיקר זה הביטחון הבא: "חדל או נבצר מראש הממשלה נתניהו, " זה חוק-יסוד במדינת ישראל. חוק-יסוד: נתניהו.

זאת אומרת, זה הסכם קואליציוני שמוביל לחוק-יסוד. " לכהן באופן קבוע טרם הזמן שנקצב לו, מסיבות בריאותיות או מפני שהתפטר מתפקידו מבחירתו או ביוזמתו, ייכנס לתפקידו ממלא מקומו ויכהן את מלוא התקופה שנקצבה לו, 18 חודשים. לאחר 18 החודשים האמורים ישוב ראש הממשלה נתניהו לתפקיד ראש הממשלה לשארית התקופה שהייתה עומדת לו אלמלא הסתיימה כהונתו כאמור הסעיף זה. כן יחולו כל התנאים המפורטים,

שזה כמובן מעון השרד והמושב האחורי במטוס, ואני מניח שגם החדר של הסיגרים בדיוטי פרי. בשביל זה, חבריי לשעבר מכחול לבן כל אחד ואחד מכם, אנשים שאני מכיר, חלקכם אפילו מחבב, בשביל זה עזבתם את חייכם הקודמים, את חייך בהייטק, יזהר שי, את החיים במגזר הציבורי, ובאתם לכנסת בשביל הסכם קואליציוני שזה הלוז שלו. בשביל זה אמרתם שאתם נכנסים מתחת

סניטר בבית חולים לא לקחתם.

כל התפקידים הכלכליים בממשלה הזאת יהיו של הליכוד.

שר הביטחון עוסק בקורונה, לובש יוניקלו והולך לבקר, שר הביטחון לא מתעסק בקורונה?

חבר הכנסת יזהר שי, מכיוון שאני בקי במערכת הביטחון בערך פי 5,000 ממך. אל תלמד אותי מה שר הביטחון עושה בקורונה.

הוא יעסוק בקורונה, כן או לא. הוא יעשה בקורונה מה שהוא עושה בפרלמנט, יושב-ראש הכנסת. לא יבין מה הוא עושה, אם הוא הולך קדימה או הולך אחורה. אין לך מושג על מה אתה מדבר. אתה משקר לציבור. תפקיד אחד לא לקחתם.

וכשלקחתם תפקיד שנוגע לשמירת החוק, התפקיד של שר המשפטים, שמתם עליו כל כך הרבה שלשלאות, כך שהוא יהיה אסיר. ראש הממשלה לא יהיה אסיר. נתניהו יהיה נאשם, אסיר הוא לא יהיה. הוא יוכל להיות ראש הממשלה גם אם הוא יורשע במשפט, על פי ההסכם הקואליציוני שלכם.

אבל שר המשפטים יהיה אסיר.

אל תשלו את עצמכם, אל תשלו אותנו, אל תשלו את הציבור. על זה כבר נאמר: חרפה ביקשתם, חרפה תקבלו. תודה לחבר הכנסת עפר שלח. חבר הכנסת יבגני סובה. אחריו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אם אפשר, סדרנים, לנקות את הדוכן בין הדוברים. תן לי דבר אחד שהוא עושה, שמות, אחד, שלוש דקות לחבר הכנסת יבגני סובה. חבר הכנסת עפר שלח. חבר הכנסת עפר שלח, תודה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת סובה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בעוד כמה ימים כולנו נחגוג את יום העצמאות ה-72 של מדינת ישראל. בפעם הראשונה בהיסטוריה זה יהיה חג מיוחד, ללא קהל, וזה באמת משהו מיוחד. בצל הקורונה אנחנו נאלצים לעשות את זה. אבל זה לא השינוי היחיד השנה. לראשונה בהיסטוריה של הבית הזה כנסת ישראל תשנה בצורה כל כך דרמטית את חוק-יסוד: הממשלה לפני שקמה ממשלה. אני רוצה להגיד לחבריי מהליכוד שאין לי ציפייה מהליכוד. החיפושים אחרי עריקים ואופורטוניסטים ממשיכים בשעה זאת ובימים האלה, והם יימשכו עד שהם יצליחו. ואם הם יצליחו, חבר הכנסת מיקי זוהר,

יספר לכם למה הם מעדיפים ממשלה עם עריקים מאשר ממשלת אחדות, שהיא לא ממשלת אחדות, צריך גם לקרוא לילד בשמו. אגב, מיקי, זו מחמאה, באמת. זה שאתה יודע לנסח ולהסביר, זו מחמאה, תאמין לי. תודה. זה מה שיכול לקרות. אנחנו מדברים על ממשלת אחדות, כשבפועל אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד כמה ימים. כשאתם, אני פונה כרגע לחבריי מכחול לבן, תצטרכו לתת חתימות לראש הממשלה נתניהו בשביל שהוא יוכל לגשת לנשיא, לקבל 14 יום נוספים, וידידי מיקי זוהר יהיה יושב-ראש הוועדה המסדרת, אז יתחיל הקרקס האמיתי. הפכת להיות נביא,

אתם לא יודעים מה יהיה ב-14 יום האלה, תגיד גם על הקורונה ככה. ואתם תשמעו שאסור לכם לוותר על האחדות, ובסופו של דבר אני לא אתפלא אם כן יימצאו כמה אנשים שיצטרפו לממשלה צרה. אני חייב להגיד לכם שאין לי בעיה עם המעשה שאתם השתכנעתם לעשות, אני מדבר לכחול לבן, ואדוני היושב-ראש, גם אתה אחד מהקבוצה. נניח החלטתם שלטפל בקורונה זה הדבר הקדוש ביותר, ואני מסכים איתכם, גם אנחנו אמרנו שאם תקום ממשלה, בכל דבר שקשור להתמודדות עם הקורונה נתמוך. אבל למה להתעקש על התיקים? תוותרו על התיקים, תיכנסו לממשלה, מה שנקרא, בראש מורם, ולא עם הזנב בין הרגליים. אם תראו שהממשלה הזאת לא הולכת לכיוון של לטפל בקורונה, תצאו מהממשלה בראש מורם. אבל, לצערי, חבריי מכחול לבן, אתם נכנסים לממשלה הזאת עם הזנב בין הרגליים, ואל תספרו לעם ישראל שהראש שלכם מורם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יבגני סובה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. שלוש דקות לרשותך,

חבריי חברי הכנסת, הוועדה המסדרת סידרה.

היא עשתה את זה מהר. היא עשתה את זה מאוד מסודר,

חברי חבר הכנסת עפר שלח, אני חייב לתקן אותך, זה לא הסכם של גנבים. בזה אתה מתמצא יותר ממני, יואב. לגנבים יש כבוד.

וואי, וואי. לגנבים יש כבוד. ההסכם הקואליציוני הזה מעוגן בחוק-יסוד שרוצה להפוך את הבית הזה על פיו. הבית הזה נחטף על ידי שני אנשים. השר גלנט, גם אתה חטוף, רק עוד לא סיפרו לך את זה. גם הצד הזה חטוף. אתם מנסים לחטוף מדינה שלמה, גם לי יש מה להגיד לך.

אני מקווה שאתה לא כועס עליי. אני לא, אתם חטופים, אויבים בחלוקת השלל. של הסכם קואליציוני, ואתם מפתחים אט-אט, גם אתה, אדוני, תסמונת שטוקהולם. אני רואה איך עוד מעט קט אתם הולכים פה מחובקים ברחבי הכנסת, אוכלים מסטיקים אחד עם השני, מחייכים ומתחבקים. אני רואה גם את חבריי מתחבקים.

אני רואה, עכשיו הם האויבים הגדולים שלך. תני לי לחבק גם אותך. תני לי גם אותך לחבק.

למה לכעוס? זאת הצביעות של השמאל.

יש לי היום יום הולדת, לא לכעוס. לפחות תעשה את זה באלגנטיות. תודה, חברת הכנסת שטרית. הם היו החברים שלכם, הם היו שותפים שלכם.

אני מקווה שאדוני היושב-ראש, תודה,

בושה.

ההסכם הקואליציוני,

תודה, חברת הכנסת שטרית. הגבת לו, תודה. כמה מילות ארס אפשר לשמוע מכם? אני שומע טוב גם כשמדברים חלש. הם חברים שלכם.

חברת הכנסת שטרית, אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר. טוב שאת אומרת "היו". מיקי, אוה, בוקר טוב. ההסכם הקואליציוני המושחת הזה, שמאפשר לנאשם למנות מינויים במערכת אכיפת החוק,

הכנסת הזאת כועסת לעיתים, הצד הזה, על בית המשפט. אבל באיזון שבין הממשלה לבין הכנסת, הכנסת נחטפה על ידי שני אנשים. מצע כחול לבן, אני אומר פה לחברי חבר הכנסת גינזבורג, זה מצע כחול לבן, זה מה שנשאר ממנו: תמונה,

אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש. תדביקו אותו עכשיו להסכם הקואליציוני, זה הסכם כחול לבן, זה המצע של כחול לבן.

זה לא נכון שהממשלה, אתה עובר על התקנון. זה לא נכון שהממשלה לא דואגת לעצמאים. נא לסיים, אדוני. תבדוק את הזמן, תראה שחבריך החדשים

רוצה להגיד לכם שזה לא נכון שהממשלה הזאת לא דואגת לעצמאים.

אני מנסה לחשוב איך תסדרו פה את הכיסאות, לפחות נגר אחד יקבל עבודה מהממשלה הזאת.

להגיד לכם יותר מזה: אני אשב מרווח על כיסא ענק בספסלי האופוזיציה, מרווח על כיסא ענק. אתם תשבו צפופים, מזיעים, מחובקים, עם המצע הזה שסידרתם לעצמכם.

המצע הזה כל-כולו שחיתות. היום הוא יום חשוב, זה היום שבו כל אחד מכם בעתיד יזכור. תודה לחבר הכנסת סגלוביץ'. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת רם בן ברק. בסדר, מיקי, תירגע. מיקי, תרסס. מיקי, יש לי, מיקי. זה מנקה 99.9%. אדוני היושב-ראש, מונחים בפנינו חוקי-יסוד באופן הרחב ביותר שהכרנו עד היום. הם הוגשו היום בצוהריים. מה המחטף הזה? מה בער לכם לבצר זה את מבצרו של זה? הרי אתם תלויים אחד ליד השני, שלא תהיו זה ליד זה. אתם לא סומכים האחד על השני, בגלל זה ביצרתם את ההסכם המופרע הזה אין לי מילה אחרת. כעת הביאו את החוק לפטור מחובת הנחה ולהליך בזק, חוק נוראי, שישנה מהותית את הדמוקרטיה הישראלית והפרלמנטרית. זהו מחטף. החוק הזה פוגע בכנסת ובעקרון הפרדת הרשויות. הוא פוגע גם בדמוקרטיה. תבינו, אתם שלא תקבלו שום תפקיד, זה ידפוק אתכם. הדמוקרטיה תהיה חלשה, אתם תהיו כמו פורפרה פה במסדרונות, ואותם שרים ישבו להם במשרדים. אבל אתם נותנים יד לשחיתות הזו, תאכלו אותה. דמוקרטיה חלשה תפגע באזרחי מדינת ישראל ותיטיב עם 52 שרים וסגני שרים. הגדלתם לעשות, שני שרים ושני סגנים בכל משרד: שר אוצר, סגנו גם שר, ושני סגנים נוספים. אתם מוטרפים? קרה לכם משהו? לא לקחתם את התרופות בבוקר? אתם לא נורמלים? אני שואל אתכם: מה קרה לכם? שופט בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר פרופ' רובינשטיין הגדיר את ההסכם הקואליציוני "מבהיל": "חוקי-יסוד נדרסים כאילו הם חוקי עזר על ביוב ברעננה". ואני אומר לכם, חברי הכנסת, טוב שאתם עם מסכות, כי אתם לא חשים בצחנה שמגיע מהביוב ברעננה בעקבות ההסכם הקלוקל הזה. צחנה נוראית. זוהי שחיתות ציבורית במיטבה. שחיתות. אדוני היושב-ראש, אתה, חבר הכנסת ניסנקורן, חברי הכנסת של כחול לבן, מילא מהליכוד, זו הדרך שלהם ואין לי טענות אליהם, אבל אתם? שיניתם דרך בשעה וחצי. שעה וחצי. אתם תהיו חתומים על הרס הכנסת אם החוק הזה יעבור. על ידי החלשות הרשות המחוקקת אתם הולכים לבצר את מעמדו של הנאשם מבלפור. כך אתם שותפים לשחיתות ברגע שתצביעו. לא תוכלו להימנע מכך, אני כבר מסיים, אדוני. מכחול לבן, דגל המדינה, נשאר רק צבע אחד, לבן. זה דגל הכניעה שלכם, וההתרפסות, כדי לזחול לממשלת נתניהו החמישית.

תודה לחבר הכנסת לוי. חבר הכנסת רם בן ברק,

חבר הכנסת בועז טופורובסקי. ובאמת עכשיו, אדוני השר גלנט, שלוש דקות, אדוני. כשאני חושב על זה שאתה ואשכנזי תשבו באותה הממשלה, יכול להיות שהכול היה כדאי. תראו, ממשלת רוטציה, אתה רוצה שאענה גם לך? יש לי הרבה מה להגיד לך. אתה רוצה? כבוד השר, זכותך למחות, רק תן לו לסיים. תביא בחשבון,

הממשלה, מאחר שאני מכיר את עצמי מצוין, הרבה מה להגיד עליי אי-אפשר. אם הסרגל שלך זה סגלוביץ' אז אתם בבעיה גדולה. כן. דברי כבש בחזות של זאב,

זה מה שיש לך להגיד? חשבתי דברי חוכמה. עזוב,

אתה פנית אליו. אני אתן לך עוד כמה שניות, אבל,

ממשלת רוטציה בזמן חירום עם 36 שרים, כש-15 מהם מיותרים לחלוטין. אז בואו נראה איך תעבוד ממשלת החירום. נאמר שראש הממשלה וראש הממשלה החלופי יוזמים דיון לעזרה לעצמאים, בואו נגיד בפריפריה, בנצרת. יוצאת תקנה המעניקה להם הטבה מסוימת, ובאותו רגע השר לענייני כלום פיתוח הגליל אומר: רגע רגע, זה בתחום שלי, זה בגליל, ולכן אני צריך לאשר את זה ולחתום על זה. לוקח השר לענייני כלום פיתוח הגליל ומעביר את זה למנכ"ל משרד לענייני כלום פיתוח הגליל, כדי שיעביר את זה ליועץ לענייני כלום פיתוח הגליל, כדי שיראו אם ההטבה תואמת את המדיניות שלהם. לאחר מכן מתעורר השר לענייני כלום מיעוטים, כי הרי בנצרת גרים מיעוטים, והוא אומר: רגע זה בכלל בתחום האחריות שלי. אני השר לענייני כלום מיעוטים. גם הוא לוקח את הצעת ההטבה ומעביר למנכ"ל שלו לענייני מיעוטים כלום, שמעביר אותה ליועץ שלו לענייני מיעוטים כלום ומעיר את ההערות שלו, שיתאימו למדינות שלו.

אותה הטבה, שנולדה מכוונות טובות של ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי ושלל העוזרים שלהם, עברה את האישור של שר האוצר, עברה לשר לענייני כלום פיתוח הגליל ומשם לשר לענייני כלום מיעוטים. אחרי שכולם חשבו שהינה, זה נגמר ואפשר להעביר את ההטבה, מסתבר שלא כך הדבר. הרי יש כאן גם שר לעניין פיתוח אזורי כלום, שאומר: רגע, אולי יש לזה השפעות אזוריות? והשר לפיתוח אזורי כלום מעביר למנכ"ל לפיתוח אזורי כלום שמעביר ליועץ לפיתוח אזורי כלום. כך אותה הטבה בסופו של דבר ניתנת לאחר שהפציינט מת. כך תיראה ממשלת החירום, ממשלת הרוטציה המנופחת, הבזבזנית, שתוסיף כאן ביורוקרטיה מיותרת, כפל בסמכויות, ויכוחים אין-קץ על אגו, ויכוחים אין-קץ על סמכויות. הרבה מאוד אנשים יקבלו משכורות, והמשק הישראלי יגסוס. תודה לחבר הכנסת רם בן ברק. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת איימן עודה. שלוש דקות לרשותך. איתן, אני רואה אותך בכל מקום, גם כאן, גם בוועדה המסדרת, אני מבין שהתחלת? גם הגשת את הצעת החוק הנוראית הזאת וגם אתה עתיד להיות יושב-ראש הוועדה המיוחדת שתדון בהצעת החוק שאתה הגשת. לא, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל בליכוד יש קבלני ביצוע. הם אמרו: אנחנו כבר לא צריכים לעבוד קשה. גילינו מפלגה, קוראים להם חוסן לישראל, לא כחול לבן, תכף נגיע לזה, חוסן לישראל. בעברית צחה זה נקרא "שעירים לעזאזל". הם קבלני ביצוע. לא, שעירים לעזאזל זה יהיה עוד מעט.

עכשיו הם קבלני ביצוע. זה בלועזית. לא, כמו יאיר לפיד, שנמצא פה ועובד פה 24 שעות. הוא בבניין, יאיר לפיד. הוא נמצא ועובד. אתה קבלן ביצוע שלו.

איפה כל חברי הכנסת של הליכוד? ישנים בבית. גם השרים. יש קבלני ביצוע בדמות חוסן לישראל, הידועים בכינוים כחול לבן לשעבר. למה אני אומר לשעבר? כי במשך שנה שלמה הבטחנו, יחד עם גנץ ואשכנזי וכל החברים, להילחם בשחיתות, לשמור על הדמוקרטיה. הבטחנו שלא יתקיים במדינת ישראל ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, ונלחמנו על זה ביחד. היינו בשטח, אמרנו לכל עשרות הפעילים שנשמור על הערכים, שלא נוותר, שלא ניכנע. מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות. אבל מה קרה? התעייפתם. נכנעתם. מצמצתם ראשונים. ביבי ניצח אתכם. במקום ממשלת אחדות נכנסתם וזחלתם לממשלת נתניהו החמישית, ממשלה עם 36 שרים ו-16 סגני שרים. אני מבין שהולכים לבנות כאן עוד שולחן כדי להכניס את כולם. לא לקחתם את משרד האוצר, לא את משרד הבריאות, לא את ועדת הכספים, לא את ועדת הקורונה. לא לקחתם את הטיפול בקורונה. אפילו למראית עין לא עשיתם את מה שהבטחתם שתעשו ומה שטענתם שבעקבותיו נכנסתם לממשלת האחדות. אתם עכשיו שותפים להצעת חוק שמשנה ארבעה חוקים: שני חוקי-יסוד, חוק-יסוד: הממשלה וחוק-יסוד: הכנסת, ושני חוקים, חוק הממשלה וחוק מימון מפלגות. אתם עכשיו שותפים לשינוי המשטר במדינת ישראל למשטר שהוא לא דמוקרטי. משטר שבו ראש הממשלה, לא החלופי, ראש הממשלה נתניהו, הוא זה שיקבע מה הכנסת הזאת תעשה,

תעשה הרשות השופטת, מי יהיה פרקליט המדינה. ראינו כבר עכשיו שהיועץ המשפטי לממשלה אמר משהו, אז פרקליט המדינה בא ואמר: אני הולך לחקור אותו. נא לסיים. איבדתם את הזכות המוסרית, חברי חוסן לישראל, להיקרא כחול לבן. מהיום אל תגידו: כחול לבן, תגידו: חוסן לישראל, וכל אזרחי ישראל והבית הזה ידעו שעל צבעי הדגל ראוי שמישהו אחר יילחם.

תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת איימן עודה, ואחריו, חבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי להציג בפניכם אסטרטגיית יציאה בעשרה שלבים: שלב ראשון, למנות 36 שרים ו-16 סגני שרים, שלב שני, לספח את השטחים ולהחיל אפרטהייד בין נהר הירדן לים, שלב שלישי, לשנות חוקי-יסוד כאילו הם רק המלצות, שלב רביעי, לחוקק חוק צרפתי, שלב חמישי, לחוקק חוק נורבגי, שלב שישי, לבקש ממנו לדלג, שלב שביעי, לשתק את הכנסת, שלב שמיני, לשלוט במינוי המפכ"ל, שלב תשיעי, לשלוט בוועדה למינוי שופטים, שלב עשירי, לבנות עוד מעון ראש ממשלה. יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם: איך זה עוזר ל-15,000 חולים מאומתים? איך אין אף סעיף שמקל על דאגותיהם של יותר ממיליון וחצי מובטלים? הרי יש אין-ספור בבית, מנצרת ועד אילת, מבאר שבע או בני ברק ועד דיר אל-אסד, שנושאים אלינו עיניים כדי שניתן להם ביטחון בזמנים של חוסר ודאות, להקל על הלחץ הפסיכולוגי של אבטלה ועל החרדה של חוסר מעש. יש אנשים שעבדו קשה כל החיים, שנמצאים בחוסר ודאות מוחלט בדבר הפעם הבאה שיוכלו לפרנס את הילדים שלהם. יש נשים שכלואות בבתיהן עם גברים אלימים. יש את בני גיל הזהב שיושבים בבית, בודדים במקרה הטוב או סגורים בבית אבות נגוע בקורונה במקרה הרע. אז אתם צודקים, התוכנית הזאת, ההסכם הקואליציוני, היא לא אסטרטגיית יציאה ממשבר הקורונה, היא אסטרטגיית יציאה ממשפט פלילי. הציבור לא ישכח את השמות של מי שהפר אמונים כדי להציל אדם שמואשם בשוחד.

(אומר בערבית: אלו שהתביישו מתו.) תודה לחבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. שלוש

לאדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, באמת אני עולה לכאן,

בלי שום תחושה שאני רוצה לדבר על הליכוד, כי באמת עשיתם את מה שחשבתם שנכון לעשות. ולכן, כל מה שתגידו תסמנו וי. אופיר, אני מדבר על דבר אחר ממה שאתה מדבר. אני לא אומר מילה אחת כנגד הליכוד.

אני מסתכל, מגלגל עיניים ובודק, ויש לי להגיד על החבר'ה שהלכתי איתם למסע ארוך מאוד. מותר לנו להיות מאוכזבים. זה לא להגיד,

מותר לנו להיות מאוכזבים. אני רוצה לדבר על סעיף, שככה, עובר לנו מתחת לרדאר. יש בתוך הגוף הזה שני חבר'ה שקוראים לעצמם דרך ארץ. אחד מהם טבע, אחרי שדיברו היום על "הנורבגי המדלג", אחד מהם טבע את המושג "המרוקאי המדרבק", וזה עבר ככה מתחת, היום אני קורא, ומסתבר שיש סעיף שאומר: "על אף האמור בפסקה, חלק שהתפלג לפי סעיף, לחוק הכנסת לפני כינונה של הממשלה בכנסת ה-23 מסיעה שקמה עקב התפלגות כאמור, יהיה זכאי למימון הוצאות שוטפות לפי מספר חברי הסיעה" החל ממועד פרסומו של חוק זה. זאת אומרת, החבר'ה האלה, דרך ארץ, שאם אחרים היו עושים את מה שהיו עושים היו קוראים להם גונבי קולות,

ואם בכלל הם היו באים מארץ ישראל השנייה, אוי מה שהיו עושים להם, החבר'ה האלה, קוראים להם הערכיים: אנחנו ערכיים. אנחנו באנו מההתיישבות. אנחנו באנו מהציונות הדתית. אנחנו הערכיים. אנחנו אידיאולוגים.

לנו מותר לעשות הכול. מותר לקחת מקופת המדינה 6 מיליון שקלים בשקט. מותר לרקוח מזימות. מספר בן כספית שבשקט בשקט הם התכוננו, בשעה 15:45, לפני הבחירה של היושב-ראש, אם

הם התכוונו להציע את אחד מהם כיושב-ראש. אם מישהו בכנסת הזאת היה רוקח מזימות כאלה, היו צולבים אותו. ואני אומר את זה, כדאי שנדע שלפעמים כדאי להדליק פרוז'קטור. אנחנו באים מהפריפריה, אם אנחנו עושים משהו, אוי ואבוי לנו. אבל יש כאלה שהם מורמים מעם, גזענים, מרשים לעצמם לעשות הכול, והכול בחסות, באצטלה של: אנחנו האידיאולוגים. אז מותר לי. מותר לי להתאכזב.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה.

מאיר, היינו מורים ביחד בדימונה.

בצד הזה.

את יודעת מה אפשר לעשות עם 6 מיליון שהם לקחו?

כמה מעבדות פיזיקה יכולת לפתוח בבית הספר שלך?

כמה בתי ספר, תודה, חבר הכנסת מאיר כהן. אני צריכה 2 מיליון לילדי האומנה, בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול, אני אתחיל. אנחנו בשחר של יום חדש. פעם מישהו הבטיח שחר של יום חדש כמשהו חיובי, והתגלה אחר כך שזה היה שחר של יום שחור. אנחנו בשחר של יום שחור, שבו אתם מחסלים למעשה את הכנסת, מחסלים את הדמוקרטיה, אבל יש גם נקודת אור. השחר הזה הוא גם שחר של היום הראשון של הרמדאן. זה הזמן להגיד רמדאן כרים לכל אלה שחוגגים. זה גם שחר של חג הנביא שועייב, ואני אגיד זיארה מקבולה לחוגגים. חברים, אני בכנסת הראשונה שלי. אומנם שתי קדנציות, אבל כולן כמה ימים, אבל עברתי שלוש מערכות בחירות.

כחול לבן בהרכבה הקודם הצליחה להלחיץ אותי. הם הסתובבו ביישובים הערביים, במיוחד ביישובים הערביים הדרוזיים חברתי ע'דיר לא נמצאת כאן, אבל עם ע'דיר חרשו את היישובים הערביים והיישובים הערביים הדרוזיים, והבטיחו הבטחות של ממשלה בדרך לתקן את חוק הלאום, לבטל את חוק קמיניץ, מי שהיה יותר מתון דיבר על הקפאת חוק קמיניץ. אבל איפה אנחנו ואיפה ביטול או הקפאה של חוק קמיניץ? איפה אנחנו ואיפה תיקון או ביטול של חוק הלאום? איפה אנחנו ואיפה הבטחות של חוק שוויון? או איפה הבטחה של להכניס את ערך השוויון לחוק הלאום? איפה כל הדברים האלה?

ורימו ציבור רחב של מצביעים, יהודים וערבים. היום, אתם מאכזבים, אנשי כחול לבן. אתם מאכזבים למעשה את כל מי שנתן בכם תקווה, ואפילו את מי שהמליץ עליכם בכלל לפני נשיא המדינה. ומילה אחת לגבי בוגדנות. אני רוצה מילה לחברי מה שהייתה פעם מפלגת העבודה. איציק שמולי, אני פגשתי אותו ברחובות במחאה החברתית ב-2011. על הגל של המחאה החברתית הוא רכב והגיע לכנסת, והוא בדרך להיות שר. עם ממשלה כזאת, איציק שמולי, אתה בוגד בכל האנשים שיצאו איתך לרחובות. עם ממשלה כזאת אתה מצטרף לעושקים. אתה מצטרף לממשלה שלא תתייחס בהגינות לא לשכבות החלשות הערביות, נא לסיים. לא לשכבות החלשות היהודית ולא לאף אחד מהבוחרים שלכם לשעבר. אז אנשי כחול לבן של היום, אתם ממש מכניסים את עצמכם לבור שהוא בית הקברות של המפלגה שלכם. זה סוף הדרך שלך,

זה סוף הדרך של כחול לבן כמו שהיא היום. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. כולם ממושמעים.

מיקי.

לממשלת נתניהו החמישית, הלוא היא ממשלת המנותקים. אני חפרתי ועברתי והסתכלתי על ההסכם הקואליציוני שלכם, ועולה תמונה מאוד ברורה מההסכם הזה. התמונה שעולה היא שאין לכם שום מושג מה עובר על הציבור הישראלי. אין לכם שום עניין בבעיות של המשק הישראלי. מיליון ו-100,000 מובטלים, בשבילכם זה מספר שפשוט מציק לכם בדוחות.

ובגלל שהשבע לא יבין את הרעב, אז אני רוצה לשתף אתכם במכתב שקיבלתי, אני רוצה לשתף במכתב שקיבלתי מאישה בשם נורית, כי לאנשים בתוך המיליון ו-100,000 יש שמות ויש פרצופים ויש ילדים ויש עסקים קורסים, והם צריכים לפרנס.

יש לי קול מאוד חזק, זה בסדר גמור. תודה, חבר הכנסת אזולאי. תודה.

תודה, חברת הכנסת שטרית, תודה.

תודה, חברת הכנסת שטרית.

קיבלתי את המסר, אני אחשוב על זה.

אני ויתרתי, דרך אגב.

אני חושב שכדאי שתקשיבי, בגלל שזה, האמת היא שאני מקשיבה לך כל היום, אתה חוזר על אותו נאום. תנסה להיות יצירתי, אז תחליפי ערוץ, את לא חייבת לראות ערוץ הכנסת, את יכולה לראות ערוץ 12, 13. ערוץ הקניות חזר לעבוד, ויש רק קניות אונליין. למה שלא תזמיני לך משהו יפה מערוץ הקניות? הרי המשק סגור, אי-אפשר ללכת, כי אתם לא מקבלים החלטות, אתם עסוקים בלעשות ג'ובים. אז תזמיני מערוץ הקניות ואל תפריעי לי לדבר. תודה רבה. אני ויתרתי על התוספת, אתה לא ויתרת.

אז נורית היא אישה נשואה פלוס שניים, בושה. תוותר על התוספת. אדוני היושב-ראש, זה מאוד קשה לי לדבר. סליחה, כשאתה פונה אליה אל תצפה שלא תקבל תגובה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אבל אני מבקש ממך להפסיק להפריע. יש גבול גם לזה. נתתי עצה חברית. אני אקח את הזמן, שלוש הדקות שלי לא מתחילות לרוץ עד שלא נותנים לי לדבר. אדוני, אתה לקראת סיום. ברגע שאתה פונה אליה היא תפנה אליך.

אני לא לקראת סיום, אדוני היושב-ראש, יש לי עוד זמן. עוד לא הצגתי את המקרה של נורית. אולי אנשים רוצים לשמוע אשכרה על בעיות אמיתיות של אנשים אמיתיים, ולא על איך מחלקים את הזמן בין הלשכה המיותרת שלכם בירושלים ללשכה המיותרת שלכם בתל אביב. אז בואו אני אדבר איתכם על משהו שאשכרה אנשים חווים במדינה הזאת. נורית נשואה לנהג מונית. יש לה ילדה שסובלת מבעיות נפשיות.

היא מחלטרת מהבית,

כגרפיקאית, בגלל המצב. בעלה, נהג מונית, אין לו שום עבודה. הם שניהם מאותגרי אשראי. אין להם מאיפה לשלם את השכירות הבאה שלכם. הם מפחדים באמת ובתמים להיזרק לרחוב. היא מפרטת לי: אין לנו שום חיסכון לפתוח, אין לנו רכב למכור, אין לנו שום נכס. ונחשו מה, גם למשפחה שלהם אין שקל לעזור להם. זה דוגמה אחת מני רבות של אנשים שנאבקים פה על הקיום שלהם. אין להם הכנסה. אתם יודעים כמה הממשלה הזאת חילקה להם מענק? 2,500 שקל. ואתם יודעים מה קרה כשהם ניסו להשיג את המענק השני?

בגלל הביורוקרטיה: אני מבקשת ממך, מצאו פתרון הוגן והגיוני למשפחות כמונו. מאז שקיבלנו 2,500 שקל אנחנו לא מצליחים להירשם שוב לפעימה השנייה. עבור ממשלת המנותקים שקמה עכשיו נורית היא שקופה. מיליון ו-100,000 מובטלים הם שקופים בעבורכם. שבועות של משא ומתן ולא הזכרתם את נורית לרגע, נא לסיים. אני כבר אגיע לסיום, אדוני היושב-ראש. הוספתי לך כבר זמן, לכן צריך לסיים.

שבועות של משא ומתן, ודקה לא יכולתם להקדיש לה זמן? הסכם קואליציוני שלם שכל מה שאתם עושים בו זה לנסות לתפור שני שרים ושני סגני שרים לאותו משרד כדי שחס וחלילה לא תעשו את העבודה הלא-אמיתית שיש במשרד לענייני ירושלים או במשרד לעניינים אסטרטגיים.

אני רוצה להגיד לכם, לנורית לא בטוח יהיה איפה לגור בחודש הבא, אבל אני יכול לחשוב על המון מקומות שהיא יכולה להשתכן בהם, המון שרים עם המון לשכות ריקות, אטומות ומנותקות, תודה, חבר הכנסת רול. שאולי יכולות להציע לה קורת גג.

חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה. בפעם הבאה לשלוח אותי לערוץ ההיסטוריה, לא לערוץ הקניות.

בגלל שאני אישה? בגלל שאני אישה פנית אליי לקניות?

אחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. קטי, אותי אף פעם לא יאשימו,

חברת הכנסת שטרית,

את לא תאשימי אותי במיזוגניה,

חברת הכנסת שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

חבר הכנסת רול, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתה יכול לקרוא לי שלוש פעמים, היום כמעט נגמר. כן, תודה. שלוש דקות לאדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לארוז לכם את מה שנאמר פה הערב באופן קצר וממצה. הינה חמישה דברים שהמדינה צריכה: הראשון זה מנגנון פיצוי מיידי לעסקים קטנים, מודל צוק איתן. עשיתי את זה באוצר. זה עובד, זה מהיר, הכסף מגיע מייד. השני זה דמי אבטלה לעצמאים. השלישי זה לפתוח את המשק מיום ראשון הקרוב, לעשות החלטה, דבר שהממשלה הזו לא יודעת איך עושים. הרביעי זה לבנות תוכנית מענקים לצוותים הרפואיים. החמישי, להוציא תוכנית סיוע למגזר השלישי. והינה חמישה דברים שהמדינה ממש ממש לא צריכה: היא לא צריכה 36 שרים ו-16 סגני שרים, שעולים 900 מיליון שקל ישירים ועוד מיליארדים על גבי מיליארדים בהוצאות עקיפות ובמפלצת ביורוקרטית, היא לא צריכה מעון שרד לממלא מקום ראש הממשלה החלופי, הזמני, אני לא יודע מה, היא לא צריכה חוק שמאפשר לראש הממשלה לכהן גם אם הוא עבריין מורשע, היא לא צריכה מטוס פרטי במיליארד שקל לראש הממשלה, והיא בטח לא צריכה להקים ממשלה שבה אף אחד לא מאמין למילה אחת שאומר לו השני.

היא לא צריכה ממשלה שבה אין שום סוג של אמון בין צד אחד לצד השני. כל המרכיבים, הרי אתם רק מסתכלים וחושדים אחד בשני. היום פורסם,

במהלך הערב הזה, שעד לפני יומיים נתניהו עוד ניסה להקים ממשלת 61. הוא היה זורק אתכם מכל המדרגות.

לא צריך היה לחכות: אם אני הייתי מצלצל אליו היום, אומר לו: אדוני ראש הממשלה, אני נותן לך שני ח"כים ואנחנו מסכימים לחוק החסינות, אתם יודעים כמה מהר הייתם עפים מהחלון? אתם וכל ההסכם שלכם וכל הדיבורים על קבינט פיוס ודיבורי אחדות.

לא הייתם קיימים יותר. אתם באמת חושבים שמישהו מאמין לכם? אתם כלי. משתמשים בכם. וכמו שקורה תמיד אחרי שיגמרו להשתמש בכם, יזרקו אתכם. כי זה תמיד העונש של רמאים, בסוף מישהו מרמה אותם יותר טוב. תודה לחבר הכנסת לפיד. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, חבר הכנסת יואל רזבוזוב. שלוש דקות לגברתי, בבקשה. אני שואלת את עצמי, כבוד היושב-ראש, אם נשאר מה להגיד באמת אחרי יום כזה, שבו דיברנו בוועדות והעלינו את כל הנושאים שמרגישים עליהם כל כך הרבה כעס ועצב. אבל תתפלאו לשמוע, עדיין יש הרבה מה לספר בסיפור המכוער הזה שאנחנו חווים בימים האחרונים. אני פונה לכל מי שדיבר בתקופת הבחירות ואמר שהוא יהיה אלטרנטיבה לנתניהו. אנחנו התעקשנו מצידנו ואמרנו שהאלטרנטיבה חייבת להיות לדרך של נתניהו ולא רק לו אישית. דיברתם אז על שחיתות, ואמרנו: טוהר המידות ומאבק בשחיתות חשובים מאוד אבל המאבק במקור השחיתות המוסרית, השחיתות המאפשרת להמשיך לכבוש, לדכא עם אחר, חשוב יותר. דיברתם על החשיבות להחליף את השלטון כדי לשמור על הדמוקרטיה. ואמרנו: דמוקרטיה פורמלית חשובה, אבל מאבק על דמוקרטיה מהותית, שוויון באזרחות, ביטול חוק הלאום וביטול חוק קמיניץ וההכרה בכפרים הערביים הבדואיים הבלתי-מוכרים בנגב, חשוב יותר. היה ברור מלכתחילה כי צריכים להציג אלטרנטיבה פוליטית, מדינית, כלכלית, ואת זה לא עשיתם בבחירות. לא הוכחתם שיש באמת דבק פוליטי-אידיאולוגי שיכול להוות ולבנות אלטרנטיבה אמיתית. לכן נוצרה הממשלה הזו בחטא. נוצרה ממשלה שקוראים לה ממשלת חירום, שאין בה שום דבר חירומי חוץ מאשר לשמור על שלטונו של נתניהו, ולפתח, דרך דריסה מאוד גסה של חוקי-היסוד, דיקטטורה מאוד ברורה במדינה הזאת. אם הייתה באמת ממשלת חירום בצל הקורונה או לשם טיפול במשבר הקורונה, הייתם מגיעים ושומעים את הכאב של האזרחים בוועדות. הייתם מכניסים סעיף אחד שמטפל במנהלות המשפחתונים, שנזרקו בדרך. הייתם מדברים על העצמאים, שהפכו ביום אחד רעבים לפת לחם. הייתם מדברים על יותר ממיליון וחצי מובטלים שמחכים ל-4,000 ש"ח עלובים כל חודש כדי לשרוד.

הייתם עסוקים בלחלק את השלל. אני רוצה להגיד, בערבית אומרים: (אומרת בערבית: זה שחווה השפלה מתרגל אליה, והוא משול למת שהפצעים אינם מכאיבים לו.) אנחנו לא בונים על אלה שזחלו. אני פונה מפה לחברי הכנסת שיושבים היום באופוזיציה: בואו תלמדו את הלקח. בואו נטפל בבעיות השורש, ולהיות אופוזיציה אמיתית. אולי, אולי נצליח להציל משהו. תודה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, ואחריו, חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב. בבקשה, אדוני, שלוש דקות.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני לא אחזור על דברים שנאמרו פה על ידי חבריי. אני חושב שכולנו פה היום מסכימים על דבר אחד: שהממשלה הזאת היא רעה, היא לרעה למדינת ישראל. היא פשוט על הפנים. יש כאלה שמודים ויש כאלה שלא מודים בכך. אבל אני לא אדבר על כך. ראיתי חדשות עכשיו, ושמעתי בחדשות ששוב מדברים על ההקלות המסתמנות במשק, ואני מברך על כך.

סגר ממוקד, אני בעד, ובדיקות, ואני בעיקר בעד שקיפות. אבל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים לחץ. אנחנו רואים הרבה הרבה הבטחות ריקות מתוכן, פרנויה וחוסר תוכנית, חוסר ודאות. זה מה שאנחנו רואים. אבל שוב, משום מה הספורט שלנו, דבר כל כך חיוני לכל כך הרבה אנשים שיושבים בסגר, עוד פעם נעלם מסדר-היום. אז אני וחברי חבר הכנסת שלח הצלחנו להעלות את זה על סדר-היום. קיימנו דיון בוועדת קורונה, התחילו לזוז דברים. אני לא אדבר היום על הכדורגל, שלאט-לאט מתחיל לחזור, על הספורטאים המקצוענים שמתחילים לחזור, אני רוצה לדבר על אנשים שאף אחד לא מדבר עליהם, שזאת הפרנסה שלהם, ואלו מאות אלפי משפחות. מה עם מאמני ילדים? אנחנו מפקידים את הדבר הכי יקר לנו, את הילדים שלנו, אנחנו לא נסמוך עליהם שהם יוכלו לאמן את הילדים שלנו במגבלות של משרד הבריאות? אנחנו חייבים לסמוך עליהם. אפשר ללכת לאיקאה, ראינו את התורים, אפשר ללכת לסופר, מי שמעוניין להתפלל עד 19 איש,

הרבה הרבה מגבלות הוסרו. דווקא כאן, מאמנים בקבוצות קטנות, לא נותנים להם להתפרנס. מה עם חדרי כושר? מה עם מאמנים אישיים? מה עם שיעורי סטודיו, פילאטיס, יוגה ועוד? יש כל כך הרבה אנשים שזאת הפרנסה שלהם. הם מסתכלים בעיניים פתוחות, רואים את התור הזה באיקאה, ולא מבינים למה להם לא נותנים את האפשרות לפרנס. אנחנו מדברים גם על דבר שהוא בריאות, הבריאות של הילדים שלנו, בריאות בכלל, של כלל הציבור, ועל החוסן המנטלי שהם מקבלים מזה. עוד פעם, זה נעלם מסדר-היום. מדברים על הכול,

ואני מברך על זה שפותחים, אני רוצה שנצא מהסגר, אני רוצה שנתחיל לנהל חיי שגרה נורמליים, תחת מגבלות של משרד הבריאות כמובן, אבל אי-אפשר לא להזכיר את התחום החשוב הזה. אז אני קורא לשרה לביטחון הפנים, לא? היא לא ביטחון הפנים? אני מבין שהיא בעצמה כבר חושבת שהיא בביטחון הפנים, היא עדיין שרת התרבות והספורט, שתכבד את תפקידה, ושתלך ותהפוך שולחנות בישיבות ממשלה. היא לא עושה את זה. אנחנו מכירים את השרה רגב, היא יודעת להפוך שולחנות, היא יודעת לצעוק, אבל משום מה היא נעלמה. אז אני דורש ממנה שתלך,

ותדאג לאותם אנשים.

תודה לחבר הכנסת יואל רזבוזוב. חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, ואחריו, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה.

גם האופוזיציה וגם הקואליציה העתידית, די מסכימים שמדובר פה בשינוי שיטת המשטר, בשינויים חוקתיים שאתם מקדמים כרגע, ויש כאן הבניה של סעיף על גבי סעיף, הבניה משפטית באמת מפוארת. אבל לא על זה אני הולך לדבר. אני רוצה לספר לכם סיפור מוועדת הרווחה היום על פיצויים שמגיעים לבעלות משפחתונים שמוכרים על ידי משרד הרווחה. הן היו אמורות כבר לקבל את הפיצוי, איזשהו סכום מאוד מינורי של 2,500, פחות או יותר.

הן לא יכולות לקבל אותו, כי המסמכיאדה מאוד מאוד מסובכת, כי צריך למלא עכשיו פרטים וצריך למלא טפסים וצריך לגשת, ו-50% מהן בכלל לא זכאיות. אפשר היה לעשות את הפיצוי הזה בלחיצת כפתור, להעביר את הכסף הזה. אבל מה, לרשות המיסים אין מסד נתונים. אין רשימת חשבונות בנק של אותן מנהלות משפחתונים. למי יש רשימה כזאת? למשרד הרווחה, אבל משפטית משרד הרווחה לא יכול להעביר את מסד הנתונים לרשות המיסים, ולכן אי-אפשר לפצות את אותן בעלות המשפחתונים בקליק. ודנים בזה שבועות. בתסבוכת המשפטית הזאת כבר דנים שבועות, איך לפתור את הפלונטר, איך לפצות את האנשים האלה, את הנשים האלה. וכאן תוך יום, בזריזות, אנחנו מקדמים את שינוי שיטת המשטר, ובכך סיימתי את המשל.

תודה לחבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, ואחריו, חבר הכנסת עודד פורר. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. תרשו לי, בהתחלה אפנה בערבית (אומר בערבית: לכל בני עמנו,

ונברך אותם ברמדאן כרים, אינשאללה, לנו ולכם, שיחול מחר. אינשאללה, בשנה הבאה יהיו הנסיבות טובות יותר,

ונחגוג רמדאן מסורתי כהרגלנו בכל השנים.) חבריי חברי הכנסת, אני לא מבין על מה אווירת העצב שקיימת היום במליאה. ממה אתם מופתעים? ממה אתם מאוכזבים? רק עכשיו כאילו גיליתם שאין דמוקרטיה? גיליתם שיש שחיתות? גיליתם שיש שקר? שיש גזל? הרי שנים אנחנו אומרים את זה. וכל פעם שעומדים על הבמה הזאת, תוקפים אותנו, כאשר אנחנו מתריעים שאין דמוקרטיה, ויש שחיתות, ויש גזל ויש גנבה. אבל כנראה, כל עוד זה גזל וגנבה ושחיתות כלפי עם אחר, לא אכפת לכם. נהניתם מהגזל הקולקטיבי. נהניתם מהשחיתות הקולקטיבית, כי התמורה הייתה קולקטיבית. אבל פתאום עכשיו גילינו שיש ראש ממשלה מושחת, ויש גנרלים שהעדיפו את השחיתות ואת טובות ההנאה הפרטיות שלהם על חשבון השינוי.

כל פעם שניסינו להתריע, השתקתם באמצעות חקיקה או באמצעות, אזכיר לכם, תוכניות לימוד, לדוגמה כל עיוות תוכנית האזרחות שבנט עשה לפני שנים, או שרי חינוך אחרים עשו. שתקתם את שתיקת הכבשים, והאשמתם אותנו בכל מיני האשמות. אני, למען האמת, לא ציפיתי שתוך שנה, אני רק שנה בכנסת, ושליש,

שלוש קדנציות. אבל הינה, תוך שנה שליש מחברי הכנסת אומרים כמעט מה שאנחנו אומרים כל הזמן. חבר'ה, תתעוררו. צר לי לאכזב אתכם, שוואללה, יש וילה בג'ונגל. זוכרים את המושג הזה? יכול להיות שהעצב והאכזבה הם כי גיליתם שמדובר בבקתה עלובה שגוזלים אותה יום-יום. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת שחאדה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי. שלוש דקות לאדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בפתח הדברים,

אני רוצה להביע צער עמוק על פטירתו של הרב ישעיהו הבר.

צדיק, שעסק באמת בהצלת חיים והעניק מתנת חיים להרבה מאוד אנשים בתרומות כליה וכל קידום העניין הזה. יהי זכרו ברוך. אני משתתף בצער המשפחה, ואני חושב שבצער עם ישראל שאדם כזה הולך מאיתנו. חברים, אני רוצה לשתף אתכם קודם כול במשהו אישי. אני בימים האחרונים ממלא תפקיד יושב-ראש ועדת הכספים של הכנסת, וככזה אני חשוף לכל התחלואים הכלכליים והמשברים הכלכליים שעוברים כמעט כל אישה ואיש במדינת ישראל, לאוזלת היד של הממשלה, לחשש הגדול שאיתו מתמודדים האזרחים יום ולילה. ואנחנו באים לפה לעסוק בחוק אחר. אני חייב לומר, אדוני השר, שר העלייה והקליטה,

כי אתה לא באת אפילו לוועדה,

לפחות: עולים שנמצאים שנה בארץ לא קיבלו קצבת ילדים, הם לא היו זכאים לאותה קצבה. לא הייתה אפילו פנייה ממשרד העלייה והקליטה. הם לא זכאים לדמי אבטלה, העולים האלה, שנמצאים שנה בארץ ואין להם עכשיו פרנסה. אבל במה אתם עוסקים? אתם עוסקים במינוי 36 שרים, אתם עוסקים במינוי עוד 16 סגני שרים. שני שרים לאותו משרד, שני שודדים לאותה קופה ציבורית. ועכשיו, ואת זה אני חייב לומר דווקא פחות אולי לחבר'ה שיושבים פה, אתה בעל כורחך, כי אתה חייב לשבת פה, יושב פה יזהר כנציג אותה סיעה, עכשיו כל מדינת ישראל וכל עם ישראל חייבים להסתובב עם מסכות. אתם את המסכות האלה לא תורידו כשתיגמר הקורונה, כולם יורידו,

כי תסתתרו מפני הבושה. ולכן החברים שלך לא פה, הם לא פה כי לא רק שהם שודדים את הקופה הציבורית ועושים הסכם שהוא הסכם בזוי, הם גם מתביישים לשבת פה, מתביישים לשבת פה ולשמוע את מה שיש לנו להגיד. ואני חושב שמי שביטא הכי טוב את התחושה שאני מרגיש כרגע, שאני חושב שמבטאת את מה שאנחנו חווים, זה דווקא חיים נחמן ביאליק לפני כ-90 שנה. וכך הוא כותב: "ראיתיכם שוב בקוצר ידכם ולבבי סף דמעה.

איכה חדלתם ישע! / איכה נעזבתם בדד, אובדי עצה ונתיבה,/ ללא מחונן ומשיב נפש וללא מכונן צעד. / מי אסף גיל הפדות מעינכם ומי כיבה שביב אִשָּׁהּ? / למה שפל קולכם היום ומדוע כה נבלה שפתכם?

עוד צללו אוזניים וסיפים רעשו לתרועתכם, ומי הכרית ששון תקווה ואחרית מאוהלי דלים, ומה שפך התמיד מעל כל במה על קודקודיכם, / זרמת מילים נבובות, מזרת מוץ ונעורת, / להפוך יקר הגיגכם לשיקוץ משומם ולתועבה? / מי הפריח בבשרכם, להמיקו, צרעת מתנבאים נכפים, " נא לסיים. אני מסיים מייד. " טמאי נפש מתקדשים, שבע תועבות ושמונה שרצים בליבם,/ המשוועים כל היום, אחוזי עווית ומרותחי קצף,

/ ובתופסם בפיהם את המרובה ובתובעם אותו מזולתם, / נפשם תרועה, וידם לשכר, כאילו כבר ביצעוהו, ".

"איפה נחבא קול המצוֶה, מדוע לא ישיג אוזן? / השב והתל בכם אלוהים, אם תעתעו בכם נביאיו, / והשיבכם מחר נכלמים וחפויי ראש לנתיב התלאה, / למען נסותכם ולמען ענותכם עד מוות, עד האכזרי ממוות: / זחול על גחון, מפלצת למשפחות האדמה / ומרמס לרגל גאווה, לקראת בוז ודיראון,

"ואם אוזלת יד כולכם גם יחד מהושיע לנפשכם, / האין איש ביהודה, האין אחד בכל מערכותיכם / גבר חיל, מושל בעוז, גדל רוח ונגיד עם, / תקיף ובר-לבב, שבט ברזל ותבונות כפיים עימו, / אשר יאחזכם בציצית ראשכם וינערכם בחוזק יד,

" כנער שיכור הלום סובאו ומתבוסס בקיאו, " תודה,

" למען השב רוחכם וכוחכם אליכם ולמען הקימכם?... / איכה דלותם פתאום, איכה חדלתם ישע! / איכה נעזבתם בדד, אובדי עצה ונתיבה! " תודה. " ראיתיכם שוב בקוצר ידכם ולבבי סף דמעה." תודה לחבר הכנסת פורר. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה.

בקוצר ידכם", זה שם השיר. ביאליק, 1931,

מרשים מאוד. אבל אתה יודע על מי הוא כתב את זה, עודד? יש על זה הרבה מחלוקת. נראה לי שהוא דיבר אליכם, פורר. אל הרוויזיוניסטים.

הסתכלת במראה כשקראת את זה? שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השעה כמעט 24:00, הגענו לחצות, והיום מתחיל היום הראשון לחודש הרמדאן. (אומר בערבית: מחר, היום בעוד כמה דקות יחול השבוע הראשון של חודש רמדאן המבורך, ובהזדמנות זו נברך את בני עמנו מהעדה המוסלמית בברכות חמות לרגל חודש החסד ובברכת צום מקובל וארוחת שבירת צום טעימה. כמו כן ננצל הזדמנות זו לברך את בני העדה הערבית הדרוזית לרגל ביקור מתחם הנבי

עמנו המוסלמים לרמדאן ואת הדרוזים בביקור נבי שועייב. אנחנו מהבוקר, אדוני היושב-ראש, זה יום ארוך, אבל זה יום שחור לדמוקרטיה ולשלטון החוק. אני שמעתי אתכם במשך השבועיים האחרונים, ואתם אומרים שאתם תעמדו כחומה בצורה כנגד כל ניסיון לקעקע את שלטון החוק,

הדמוקרטיה אתם תשמרו. אבל לצערנו, ההסכם שאתם הבאתם היום הוא כתב כניעה נגד הדמוקרטיה שמרסק את שלטון החוק. איך זה שלפני כמה שעות, אדוני השר, יוזם החוק אדוני היושב-ראש, החוק הזה עבר, חבר הכנסת לפיד, עבר ב-62? חוק-יסוד, צריך 61, עבר ב-62; אבל על מנת לשנות אותו,

הם מבקשים 75. למה? אם מדברים על דמוקרטיה ועל רוב של 61, הפחד, הפחד, הפחד. הפה שאסר הוא הפה שמתיר. אבל הפחד שלכם, על 75. ואיך זה שאתם מכניסים כגנבים בלילה את שינוי חוק-יסוד: הכנסת, ואתם מקצרים, הוא צודק. אין גבולות. את תקופתה של הכנסת לשלוש שנים.

יש לכם קואליציה רחבה. אתם רוצים לשמור על יציבות הממשלה ולחסוך עוד בחירות? אז למה לא ארבע שנים וחצי?

הבחירות הן באוקטובר 2020 ועוד ארבע שנים, 2024,

ואני מסיים במשפט, אדוני. אם תתעקש, אני שואל ותוהה: איך זה, מאיפה יביאו כחול לבן שרים, סגני שרים ושבעה יושבי-ראש ועדות? אני ספרתי את זה, יוצא 33. תודה. זה כאילו כחול לבן לפני הפיצול. אבל אין להם היום יותר מ-17.

אז אולי נתיר להם לייבא. בשביל זה השאירו את המסתננים. תודה, חבר הכנסת סעדי. השאירו את המסתננים. בושה וחרפה. אם אתה כבר מתחיל לפנות לאחרים, תודה רבה. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה, גברתי, ואחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת אחמד טיבי, ואז נעבור להצבעה.

גברתי. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, עוד מעט נצטרך להגיד בוקר טוב. אפרופו בוקר טוב, בוקר טוב לכל המופתעים מהמהלכים הפוליטיים המגוחכים שנעשו בחודש האחרון, בוקר טוב, וברוכים הבאים למאבק האמיתי, לדרך, למסלול הקשה של מאבק על זכויות אדם, מאבק על שמירה על הדמוקרטיה וצדק חברתי. בשעה הזו הייתי צריכה להיות יחד עם בעלי המקסים אשרף והילדים שלי, לקבל את החודש האהוב עלינו, חודש הרמדאן. בערב הזה אני אומרת רמדאן כרים וזיארה מקבולה וכול עאם ואנתום באלפי ח'יר. אבל הייתי צריכה להישאר כאן, יחד עם החברים שלי, כי מה שמתנהל כאן, מתנהל מופע מנותק מהמציאות, המציאות הקשה שכולנו חווים מחוץ לכנסת. כבר חודש שלם אנחנו פוגשים כמעט בכל יום אנשים שמפגינים מחוץ לכנסת. מי שצופה בנו עכשיו חושב שאנחנו מדברים על אוכלוסיות מוחלשות, על מנהלי משפחתונים שלא קיבלו את התקציב שלהם, על רכזות משפחתונים ומנהלות מעון יום שלא יכולות להתקיים בגלל שלא השלימו להן את תקציב חודש מרץ. חושבים שאנחנו מדברים על הכסף של הפליטים שעדיין לא שוחרר הכסף שלהם, או חושבים על העסקים שקורסים, או חושבים על האוכלוסיות המוחלשות והזכויות שלהן אשר נרמסות כל שני וחמישי, במיוחד בתקופה האחרונה מול מסכי הטלוויזיה בוועדות כולן, בכל הוועדות. רק שנייה, חברת הכנסת. חברי הכנסת, אני מבקש לשמור על השקט ולאפשר לחברת הכנסת סונדוס לומר את דבריה בלי הפרעה. חבר הכנסת לפיד. אז כאן בכנסת מנוהל מופע מנותק מהמציאות הכלכלית-החברתית-הרגשית הקשה הנמצאת בחוץ, ועסוקים בהקמת ממשלה של שחיתות, של מושחתים, בדאגה לא להיכנס לבחירות רביעיות. אני אומרת למופתעים, שוב פעם: ברוכים הבאים למאבק, ברוכים הבאים למאבק הקשה יחד, לצד האוכלוסיות המוחלשות.

תודה לחברת הכנסת סאלח. חבר הכנסת אחמד טיבי, אחרון הדוברים, ולאחר מכן נעבור להצבעה. אבקש ממזכירת הכנסת לצלצל. חבר הכנסת טיבי, תזכיר לכולם שמי שבעד הוא בעד, ומי

בבקשה, אדוני, שלוש דקות. לא רק מיקי.

אדוני, שלוש דקות. אני אתחיל כשיהיה פה שקט, אדוני, אני רוצה הקשבה

ממך באופן מיוחד.

תודה רבה. (אומר בערבית: בתחילת דבריי אברך בברכת רמדאן כרים את הציבור שלנו ובני עמנו בכל מקום, רמדאן לא ככל השנים, ונעבור את הפורענות בשלום, אינשאללה. כמו כן אברך בברכת זיארה מקבולה את הציבור שלנו ואחֵינו לרגל ביקור מתחם הנביא שועייב,) הנביא יתרו. זיארה מקבולה. מזה כמה ימים אני שומע על המספרים 36 שרים, 16 סגנים, ואני שומע על העלויות, מיליארד שקל, אוסאמה, מיליארד שקל, ובוועדת הכספים אני שומע לאיפה לא רוצים להעביר כספים: לא רוצים לפצות את הצוות הרפואי על היעדרות, אבל כסף לשרים ולסגני שרים יש. ואז אני שומע, חבר הכנסת לפיד, על הניסיונות, עד לפני יומיים-שלושה,

לקנות את שני המוסקטרים של דרך ארץ, לתת להם תיק x, תיק y, תוך כדי כך

חותמים עם כחול לבן. מנהרה, דרך ארץ ושני המוסקטרים ומימון מפלגות, אוקסימורון, לא הולך ביחד. אבל הוא כל כך רצה להקים ממשלה צרה שהיה מוכן לשלם הרבה להאוזר את הנדל. ואז חשבתי, אסמע,

מה היה קורה אם אני הייתי מציע לו שני קולות, כמו שביקש ממנסור עבאס חברי, בזמנו, (אומר בערבית: זוכר?) מה היה קורה אם הייתי מציע לו את ההצעה הזאת רק בשביל ההצבעה, כמו שביקש אז? הוא היה קופץ על המציאה, חבר הכנסת גינזבורג. הוא היה קופץ על המציאה, הוא היה מוכן להוריד את בית"ר ירושלים ליגה, לשנות את שיר התקווה, לבקר בשער 7 בבלומפילד, אין סיכוי. שער 7 בבלומפילד, והיה נותן את מגן היושר לאביחי מנדלבליט, והיה מחזיר את רוני אלשיך למפכ"לות. ומה היה עושה? היה ממנה את אנטאנס שחאדה לשר הכלכלה. ומה היה עושה? אתם הצעתם, ואנחנו סירבנו. אתם הצעתם, ואנחנו סירבנו. אתם הצעתם, ואנחנו סירבנו.

בקרשנדו, והיה מחזיר את חוק ישראל היום. איפה מנסור עבאס שיבוא ויגיד מה הוא אמר לי ומה,

טיבי, אתה לא מתחיל נאום מחדש. ממשלת אבו יאיר ו-52 הגנבים. תסביר להם, אלי (אומר בערבית: ממשלת אבו יאיר ו-52 הגנבים.

רובם יוצאי עדות ארצות המזרח, חברי הכנסת, אנחנו ניגשים להצבעה. מזכירת הכנסת, בבקשה. הצבעה, נא להירגע. חברי הכנסת של הרשימה המשותפת, זה היה משעשע, אבל נא לשמור על השקט.

בעד סמי אבו שחאדה,

מיקי זוהר, באמצע הצבעה? ממתי זה ככה? חבר הכנסת מיקי זוהר, אני קורא אותך לסדר. חברי הכנסת, כל חבר כנסת שמצביע, שיצא מהמליאה מצד ימין שלי כדי לאפשר לחברי כנסת אחרים להיכנס. אנחנו מעל למכסה. בבקשה, גברתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק,

נפתלי בנט, אינו נוכח חברי הכנסת שהצביעו, נא לאפשר לחברי הכנסת האחרים להצביע, נא לצאת מהמליאה. ואני מתיר לסדרנים להוציא.

בעד אורנה ברביבאי, נגד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

חברי הכנסת שהצביעו, פעם עשירית שאני מבקש, נא לפנות את המליאה, לאפשר לאחרים להיכנס. אי-אפשר לנהל את ההצבעה ככה. חברי כנסת שהצביעו, אני רואה פה חברי כנסת שהצביעו ונשארים. סדרנים, אתם יכולים להוציא את כל מי שהצביע. נא לכבד את המעמד. נו, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יוסף ג'בארין,

יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, בעד איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי,

יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר,

אסף זמיר, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד

יעקב טסלר, בעד חילי טרופר,

דסטה גדי יברקן,

היבה יזבק,

עומר ינקלביץ'

משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, נגד פטין מולא, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין,

מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד משולם נהרי,

אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח,

סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, נגד חברי הכנסת, נא לשמור על השקט.

אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד ג'אבר עסאקלה,

עודד פורר,

טלי פלוסקוב, בעד אורלי פרומן,

מאיר פרוש, בעד עמיר פרץ,

רפי פרץ, אינו נוכח חברי כנסת שהצביעו, נא לפנות את המליאה,

(קוראת בשם חברת הכנסת) אורית פרקש הכהן,

חברי הכנסת,

נא לפנות את המליאה, לאפשר לחברי כנסת אחרים להיכנס. אחמד טיבי, מאיר כהן, כל מי שהצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר,

יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד אנטאנס שחאדה,

חברי כנסת שהצביעו, נא לפנות את המליאה. (קוראת בשם חבר הכנסת) יובל שטייניץ,

חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. ומי שהצביע, בפעם אני לא יודע כמה, נא לפנות את המליאה, לאפשר לאחרים להיכנס. (קוראת בשמות חברי הכנסת) קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן,

עפר שלח,

איציק שמולי, בעד רם שפע, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת יאיר גולן, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, בעד ניצן הורוביץ, אינו נוכח יועז הנדל, בעד שרן מרים השכל,

תמר זנדברג, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ'

משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אבי ניסנקורן, בעד יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת יש חברי כנסת שלא הקריאו בשמם או שלא הצביעו? תמה ההצבעה. להלן תוצאות ההצבעה על המלצת הוועדה המסדרת על הקמת ועדה מיוחדת:

49 חברי כנסת, נגד, 32 חברי כנסת. הקמת הוועדה המיוחדת

אני מכריז על הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 00:23 ונתחדשה בשעה 01:15.)

אני מתכבד לפתוח את הישיבה מחדש לדיון והצבעה בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה

לקריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק יו"ר הוועדה המיוחדת בעניין התמודדות עם נגיף הקורונה, חבר הכנסת עפר שלח.

כנסת נכבדה, חבר הכנסת סגלוביץ', עסקינן בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה). החוק הזה בא, וטוב שבא, כדי להחליף תקנות שעת חירום שתיקנה הממשלה. היועץ המשפטי לממשלה כבר אמר שעתה, משנכונה הנכנסת ונכונו בה ועדות, אפילו שהן ועדות זמניות, כדאי מאוד להחליף את תקנות שעת החירום ככל האפשר בחקיקה. החקיקה הזאת, כמובן, היא הוראת שעה.

היא עוסקת בזה שכאשר המשטרה עוצרת אדם למה שנקרא מעצר ימים, לכמה ימים חקירה, וצריכה להאריך את מעצרו, יכול להיות שהייתה קשה עליה החקירה מטעמים הנוגעים למחלת הקורונה, בין אם העצור עצמו חולה או בבידוד, בין אם זה מקשה על פעולות חקירה כאלה ואחרות כמו שחזור או דברים אחרים, אם אי-אפשר להגיע לעד עקב הבידוד. המשטרה הדגישה בפנינו את הדברים הבאים במהלך הדיון: מאז פרוץ נגיף הקורונה היא עושה שימוש, יש ירידה של בערך 75% בכמות המעצרים. היא עושה שימוש מאוד זהיר בכלי הזה. מה שהתברר לנו עוד בדיון בוועדה, שהיה בסך הכול מאוד רציני, זה שעד עכשיו ספק אם היה שימוש פעם אחת בנימוק הזה או היה קושי כלשהו בחקירה עקב סוגיית הקורונה. גם שירות בתי הסוהר הבהיר לנו שאין מבחינתו קושי. אפשר לחקור אנשים, יש להם תנאים לבידוד וכן הלאה.

חברי הוועדה, שחלקם ואולי אפילו רוב אלה שהשתתפו בדיונים, הייתה להם התנגדות בסיסית להצעת החוק, שכן היה חשש שהקורונה הופכת להיות איזה נימוק קל לזה שחקירה לא הושלמה ולמעצר ימים של בן אדם, להארכת מעצר, ואנחנו לא לוקחים את הדבר הזה בקלות ראש, השתכנענו בסופו של דבר שיש צורך בחקיקה הזאת משני טעמים עיקריים.

מפני שתמיד טוב שתהיה חקיקה שתחליף תקנות שעת חירום, ואם ייווצר עוד פעם מצב יכולה הממשלה הזאת,

החליפית או החלופית, לבוא עם תקנות שעת חירום חדשות. עוד יותר מזה, מפני שאנחנו צריכים להיות צופי פני עתיד, ובמיוחד ועדת הקורונה, שהיא ועדה שהייתה בה תמיכה מקיר לקיר לפתיחה מוגברת של המשק הישראלי והחיים הישראליים, ברור שעם זה תבוא תחלואה ולצערנו גם ברור שעם זה תבוא עוד פשיעה. כשהדבר הזה יהיה יותר סיטוני במספרים שלו, גם האנשים שיהיו חולים או בבידוד וגם הפשעים שהמשטרה צריכה לחקור, עלול להיות שבאמת חקירות יתעכבו, ואנחנו צריכים לתת את הכלי. אבל נתנו אותו מאוד מאוד בזהירות ואני רוצה להתעכב על השינויים שהוועדה קבעה בהצעת החוק הממשלתית כמו שהיא הגיעה אליה.

הכנסנו סעיף מתקנת שעת חירום אחרת שנוגע לחובה מוגברת של השופט לבדוק את חיוניות המעצר, אם כבר עוצרים. זה תמיד צריך לקרות, אבל זה מודגש עכשיו בנוסח החוק. הדבר השני קיצרנו את הוראת השעה מ-90 יום ל-45. אם אנחנו רוצים לקדם פני צרה אפשרית של פריצה מוגברת של נגיף הקורונה, תעצור המערכת, תבחן את זה בתום 45 יום מהלילה, אני מניח שנחוקק את החוק, ותראה אם אכן צריך אותו. הוספנו גם חובת הנמקה לשופט.

בדרך כלל, תמיד השופט חייב לשקול שיקולים, הוא חייב שיהיו לו נימוקים, אבל בדרך כלל הוא יכול לכתוב "נחה דעתי" ובזאת נחה דעתו. אנחנו אומרים שבמקרה הזה, כאשר שיקול הקורונה,

הקורונה לא תהיה עילה להארכת מעצר, כאשר השיקול הזה נכנס, אנחנו דורשים שהשופט ינמק את זה. היה דיון עם הסתייגויות בשאלה אם להגביל את המעצר לפי זה. בסופו של דבר התקבלה הסתייגות שהפילה את זה. אני חושב שבסך הכול הוצאנו תחת ידינו חוק שהוא מאוזן, שהוא מידתי, ויכול להיות שהדיבורים שהיו, כולל של חברי הכנסת שנמצאים פה באולם, על זה שהוא מיותר, אני מקווה שהם יהיו צודקים והחוק הזה יהיה מיותר ולא ייעשה בו שימוש. אנחנו חושבים, בסופו של דבר רוב חברי הוועדה חשב שיש צורך לתת את הכלי האפשרי הזה בידי המשטרה, אחרי שהשתכנענו שהיא עומדת לנקוט אותו בזהירות רבה. יש חוק מקביל. סעיף שני לחוק עוסק בחוק השיפוט הצבאי, ולמעשה מקביל את החקיקה של חוק השיפוט הצבאי לחקיקה האזרחית. אם כך, זה החוק שהוא לפניכם. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשת רשות דיבור. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. אני רוצה להודות לצוות ועדת הקורונה, לענת כהן-שמואל, מנהלת הוועדה, ולנועה בן שבת, היועצת המשפטית.

המעולה ששתיהן, וצוות הוועדה, עושות עם הוועדה, ונדמה לי שגם חבריי ג'אבר עסאקלה, אוסאמה סעדי, יואב סגלוביץ',

חברי הוועדה, תסכימו איתי, היא בסיס לעבודה טובה מאוד שאנחנו עושים מהרגע שהוועדה הזאת קמה וגם בהצעת החוק הזאת. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. ראשון חברי הכנסת,

בבקשה. חמש דקות לרשותך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוד מעט מתחילים את הצום, עדיין השעה 01:22, ואנחנו, חבריי חברי הרשימה המשותפת, נמצא כאן חברי ג'אבר עסאקלה, וגם בחוץ נמצאים יתר החברים. קודם כול, אני מודה ליושב-ראש הוועדה, שעשה עבודה מעולה, מקצועית. הוא הזכיר שהוועדה ואנחנו וחבריי מיש עתיד מיקי לוי ויואב סגלוביץ', שבאמת, שניהם היו קצינים במשטרה, אנחנו אמרנו מהרגע הראשון שהחוק הזה הוא לא נחוץ, לא צריך אותו, ולמעשה החוק הקיים נותן מענה. אני רוצה להבהיר, וגם היו אלינו פניות בנוגע לעמדה שלנו, מה, אנחנו בעד אלה שיפרו בידוד ובעד לחקור, אולי, חשודים שהם חולים, או לחקור עדים ולסכן גם את הצוותים הרפואיים ואולי גם את החוקרים?

גם בחודש הרמדאן שבא עלינו לטובה היום הראשון שלו, יום שישי, אנחנו קוראים לאנשים ולציבור שלנו כן למלא אחרי ההוראות,

לא לצאת מהבתים, ואפילו את התפילות של אנשי הדת שלנו, גם הנוצרים, גם המוסלמים,

אני חושב, אדוני היושב-ראש, שגם היהודים אסרו על תפילה ברבים. אבל אני תוהה, אדוני היושב-ראש, עכשיו קיבלנו את ההודעה של המזכירות, ואמרו שמעכשיו יכולים 120 חברי כנסת להיות באולם הזה, וחילקו אותנו פה במליאה, חלק ביציע המיוחד וחלק ביציע הציבור, ואז פתאום יש מקום ואפשר למקום סגור להכניס 120. אז נגיד, למה אי-אפשר להכניס למסגד שהוא רחב, או בית כנסת, או כנסייה, או אל-חילווה, למה אי-אפשר להכניס 100 אנשים במרחק של שני מטר עם מסכות,

כי יש ספק אם תהיה להם יכולת לאכוף, לשמור על זה, כי ראינו דוגמאות שאתה מתיר עשרה, ומגיעים למאות. הינה, נתנו לנו, לחברי הכנסת, אז נותנים למסגדים, לאנשי דת לעשות את זה, במיוחד כשמדובר בחודש קדוש ביותר. לא מדובר ביום אחד אלא מדובר ב-30 יום. נותנים אפשרות,

הקפדה על מילוי ההוראות, ויש היום פקחים של העיריות ושל המועצות המקומיות שיכולים כן לאכוף את זה. גם העניין הזה, אדוני היושב-ראש, של סגירה מוחלטת,

של כל העסקים החל מהשעה 18:00, לפני שבירת הצום עד 03:00, נכון שאנחנו בעד כל הוראה ששומרת על בריאות הציבור ובריאות התושבים שלנו, אבל בכל זאת אני חושב שאם היום מקילים ואומרים שחוזרים לשגרה, ועכשיו שמענו, חברי ווליד טאהא, שמיום ראשון יתחילו לפתוח את כל העסקים ואת כל החנויות שברחוב, אז ייתנו לעסקים, שגם צריכים להתפרנס. הרי אנחנו שומעים היום שעכשיו כמעט לא משלמים מענקים, ולא משלמים דמי אבטלה. אין מענק לחל"ת ב-2 במאי, ואין מענק לעצמאים. אז אנחנו גורמים לקריסת העסקים האלה.

אדוני היושב-ראש, פנינו גם לשר דרעי, חברי אחמד טיבי פנה היום לשר דרעי וביקש ממנו להתחשב בנסיבות האלה.

אנחנו צריכים קודם כול לשמור על הבריאות ודבר שני לנסות ולעזור לעסקים.

אני אומר לציבור ולאלה ששאלו אותנו: אנחנו נגד החוק הזה, כי זה חוק שנותן פתח לזליגה של הארכות מעצר ומעצרים שרירותיים, ויש סטטיסטיקה,

אני מסיים, אדוני. היו לנו ארבעה ימים, אז אנחנו לקחנו חמש דקות, בהתחשב ברמדאן, ובהתחשב בשעה המאוחרת. אז אני רוצה להגיד. אנחנו נגד יצירת עילת מעצר עצמאית שקוראים לה נגיף הקורונה. החשש שלנו הוא מזליגה בהארכות מעצר תוך שימוש בנגיף הקורונה. אנחנו חושבים שיש מענה בחוק הקיים. אנחנו גם הגבלנו את החוק, וההסתייגויות שלנו קשורות לסוג הפשע, שלא על כל עבירה אפשר יהיה לעצור אלא על פשע חמור של שבע שנים ושל עשר שנים. משפט אחרון: גם ההגבלה

ונתקבלה, ואחרי זה הייתה רוויזיה, להגביל את המעצר לחמישה ימים, אני חושב שגם תמכו בזה חלק מהקואליציה, חלק מהאופוזיציה. אני חושב שזו גם הסתייגות חשובה מאוד. ולכן אנחנו קוראים לקבל את ההסתייגויות ולהצביע נגד החוק. תודה רבה. אני מכריז על הפסקה לצורך הצבעה בוועדה המיוחדת. לאחר מכן נחדש את הדיון.

(הישיבה נפסקה בשעה 01:32 ונתחדשה בשעה 01:37.)

אדוני היושב-ראש, חבריי, אני אדבר עכשיו על מעצר מסוג אחר. אתם בוודאי מכירים את המשל הסיני העתיק שמדבר על אדם עני שעובד קשה לפרנסתו ובסוף כל יום במחצית השכר שלו הוא קונה שק אורז ובחצי השני הוא קונה זר פרחים. ואז הוא נשאל על ידי עובר אורח, למה אתה לא קונה שני שקי אורז? יהיה לך יותר מה לאכול, יהיו לך חיים יותר קלים. והוא אמר, את האורז אני קונה כדי שיהיה לי ממה לחיות, ואת זר הפרחים אני קונה כדי שיהיה לי עבור מה לחיות. היום אני רוצה לדבר על זר הפרחים הזה, על התרבות והאומנות. על מקומן בחיינו ועל החשיבות שלהן, ממש כמו בסיפור הזה, כשוות ערך לצרכים הקיומיים הבסיסיים שלנו, הלחם והמים שלנו. התרבות והאומנות הן מאבני היסוד לאורח חיים נורמטיבי. זוהי הנשמה היתרה, החשובה כל כך לחוסן הלאומי של החברה הישראלית ושל אזרחיה. זכינו כולנו, התברכנו בתרבות עשירה, מגוונת ומאוד יצירתית, תרבות שהיא גם שגרירה מדהימה של מדינת ישראל בחו"ל. והיא נדמה מזה זמן רב. בפעם הראשונה הופסקו כליל הצגות, קונצרטים,

פסטיבלים, ספריות ומה לא, עקב משבר הקורונה. חשוב לדעת ולזכור: תחומי התרבות והאומנות מעסיקים אלפי אומנים ועובדים, המובטלים כיום, ומאות מוסדות תרבות נסגרו ונפגעו כלכלית בצורה אנושה. תעשייה שלמה וגדולה הופסקה. כן, רבותיי, תחומי התרבות והאומנות מהווים מנוע צמיחה כלכלי מאוד משמעותי למשק הישראלי. לצערי לא שמענו אף תוכנית אסטרטגית ליציאה מהמשבר או תכנון להוצאת עולם התרבות מהמשבר העמוק שהוא מצוי בו. לא שמעתי על תוכנית לשיקום ולהצלה של התרבות הישראלית. חשוב שתבינו, לתרבות ולאומנות תפקיד כפול ביציאה מהמשבר. מצד אחד, אין כמוהן באיחוי, ריפוי והשבת החוסן הלאומי, האישי, החברתי, העלאת המורל לכלל האזרחים והזנת הנפש בעולמות קסומים. ובמקביל, שיקום כלכלי של ארגונים, מוסדות ויוצרים, של תעשייה גדולה וענפה. ואל תאמרו לי שחסר כסף. מאות מיליוני השקלים המתוכננים להיות מבוזבזים על ממשלת החילופים המנופחת והמוגזמת שעתידה לקום פה יכולים להציל גם את האומנים, את האומנות ואת התרבות הישראלית. רבותיי, המוזות שלנו בסכנה, עלינו לצאת להגנתן ולהצלתן. הן כבר שותקות זמן רב מדי. אני קוראת מכאן לראש הממשלה ולממשלת ישראל לפעולה מיידית. הכינו תוכנית כלכלית כאן ועכשיו, והפעילו מנגנון פיצוי הולם לכלל האומנים, המוסדות והעובדים. הם חלק משמעותי מהשיקום הכלכלי של המשק. וגם, מי אנחנו בלי אומנות ותרבות? כמה דלים היננו בלי המוזיקה, המחול, הצבע, הספר, המחזה, המשחק, הצחוק והשמחה? אדוני ראש הממשלה, אדוני שר האוצר, פתחו את הלב והכיס. כל כסף שנקדיש לטובת התחום הזה הוא לא בגדר הוצאה, זו השקעה בטוחה וטובה. חברים, את היצירה התרבותית והאומנותית הזו אי-אפשר להפסיק.

תודה רבה לך. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. לאחר מכן, חבר הכנסת מיקי לוי. עד

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, דנו במהלך השבוע וחצי האחרונים בשני חוקים: אחד בוועדת החוץ והביטחון, של נתוני תקשורת,

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

שחברי חבר הכנסת עפר שלח הציג אותו כאן. חוק המעצרים שהגיע אלינו הגיע

מי שהסתכל על מה שאנחנו המלצנו יראה חוק אחר. חוק נתוני תקשורת אושר על ידי משרד המשפטים. ופה אני פונה לחבריי בממשלה, שמגישים את הצעות החוק. אני חושב שקרה פה משהו שצריך לקחת אותו לתשומת לב: המעבר המהיר, אולי איטי מדי, בין תקנות להגנת שעת חירום לבין חוק סדר הדין הפלילי הוא לא מעבר טכני. הוא מעבר תפיסתי. תקנות הגנת שעת חירום, חירום. זה לא מאותה משפחה, זה לא מאותו עולם. לא יכול להיות שיגיעו לכנסת חוקים שאתה בודק אותם בוועדה, שחבר הכנסת שלח ניהל אותה בצורה מצוינת ואם היה אפשר לפתוח את ההסכם הקואליציוני הייתי ממליץ עליו ליושב-ראש ועדת חוקה, אנחנו ישבנו כל חברי הכנסת, לא היה פה זיק פוליטי באירוע הזה, אבל כן היה דבר שלדעתי חשוב, אדוני היושב-ראש, שדווקא הממשלה תקשיב: באו בלי נתונים, בלי בדיקה מעמיקה, בלי שיקול דעת מקדמי בכלל למה רוצים להגיע. בסוף הדילמה שלנו הייתה כזאת, אני אגיד לכם את הדילמה שלי, אבל גם של חלק מחבריי. האם להגיד: לכו לדרככם לשלום, או לראות את המצב ולהגיד: אוקיי, אנחנו נעשה את מה שהממשלה לא עשתה. וגם זה תפקיד של, במירכאות או שלא במירכאות, אופוזיציה אחראית. אז עשינו את העבודה של הממשלה מהאופוזיציה, בעזרתם של חברי הכנסת של המשותפת. ישבנו ודנו עם אנשי משרד המשפטים ושאלנו שאלות וקיבלנו תשובות חלק מהתשובות, התשובה האמיתית עליהן הייתה: לא עכשיו. אבל הסתכלנו על הראייה הכוללת, ואמרנו: אוקיי, המדינה חוזרת לשגרה. יהיו כנראה גם יותר עבריינים, גם יותר עצורים, גם יותר הארכות מעצר. שמנו סייגים על החוק הזה, ובסופו של דבר העברנו אותו, תמכנו בו, והוא נמצא פה לפניכם. ושוב אני חוזר במשפט אחרון לחבריי חברי הכנסת מהקואליציה העתידית והשרים בקואליציה העתידית. יהיה אומנם צפוף פה למטה, אבל זה עדיין מחייב את חברי הממשלה להביא הצעות חוק לכנסת, ודאי ממשלתיות, אחרי בדיקה, בחינה, איסוף נתונים, ניתוחם, ושתהיה בתוכם תפיסת עולם של מה צריך להיות באכיפה, ואת זה לא מצאנו שם. גם אני ממליץ לאשר את החוק במתכונת הזאת. תודה רבה לך. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. לאחר מכן אנחנו ניגשים להצבעות. עד 20 דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מה אגיד ומה אדבר. אני כבר לא רוצה לדבר עוד פעם על ההסכם הקואליציוני הנורא הזה.

מספיק זמן לטפל בו בוועדה שהוקמה היום,

אני מניח שחלק,

אם לא תתעשתו, החברים בצד הזה שקצת חושבים,

כמו שלילת הזכות של האופוזיציה לנציג בוועדת שרים לחקיקה. חוץ מאירוע

אבל אם יש שכל בראשכם, אנחנו נעשה הכול כדי שתמשיכו לקעקע מהאופוזיציה, קרעי, אם יש שכל בראשכם, ואני קצת מחזיק ממך,

לך קח, תן לאחד מעורכי הדין אצלכם בסיעה, שילך ויבדוק את זה, בטרם תנסחו ניסוחים מפולפלים בנושא הנציג של האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים. אל תתבזו. תאמין לי, אתם תפסידו בבג"ץ. אל תתבזו. תכבדו את התרבות הנהוגה בבית הזה משך עשרות שנים. יש כאן אנשים ותיקים ממני וצעירים ממני. יגידו לך שתמיד הייתה החלוקה הזאת בהבנה. אדוני היושב-ראש ותיק ממני, יגיד לך את זה. אתה חושב שבג"ץ יכול לבטל החלטה של שני שלישים מנבחרי הציבור? מה זה, עריצות הרוב?

את זה למדנו מכם, חברי הכנסת, נא לאפשר לחבר הכנסת מיקי לוי להמשיך. תודה. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. אני אומר לכם,

תבחנו את זה משפטית בכובד ראש. אל תתבזו, כי אתם תתבזו. זה אחד הדברים שאני אומר: לקחתם את האיזונים בבית הזה, עוד איזה איזון: קבעתם במקום 61, 75. תגידו, אתם באמת השתגעתם? הרי זה איזון דמוקרטי. אתם רוצים למוטט את כל האיזונים בבית הזה? אני פשוט לא מצליח להבין אתכם. והדבר הכי חמור בעיניי, שבתוך ההסכם הזה ביצרתם את מעמדו של ראש הממשלה. לא רק שיש נגדו שלושה סעיפים חמורים בכתב אישום אחד, שוחד והפרת אמונים פעמיים, כתוב: גם אם הוא יורשע, תצטרכו 61 כדי להדיח אותו. אתם השתגעתם?

כחול לבן, חבריי לשעבר, יריביי הפוליטיים בהווה, רוצים לשבת תחת אדם שיורשע, אם יורשע, אם יורשע, אם, הינה אני נותן סייג, חזקת החפות, כמו שאתה אוהב להגיד. אבל כאשר יורשע, נתתם לו חברת ביטוח, ביצרתם את מעמדו. זה בחוק-יסוד: הממשלה. אמרתי: יורשע כבר. די, יורשע. לא: אין כלום ויש כלום, לא: לא היה שום דבר ואין שום דבר,

יוגש כתב אישום.

אתה מעריך או יודע? זה מסוכן מאוד.

לא, אני אמרתי את זה, אני מסייג את זה. ובכל זאת, אם יורשע, אתם מבצרים את מעמדו ונותנים לו גיבוי, מין חברת ביטוח. 38 מנדטים, לא, לא, לא, לא. העם, אזרחי מדינת ישראל והבית הזה, נתנו לו גיבוי.

אינם יכולים לשבת תחת אדם שמורשע בדין, אם יורשע,

ולכן לא נקיי כפיים אתם אם תאשרו את זה. אבל אתם פסלתם אותו עוד לפני שהוא הורשע. ולא ישרי דרך אתם אם תאשרו את זה, וראוי שתבדקו את מעשיכם. זו רק עוד דוגמה אחת נוספת מני רבות שההסכם הזה הוא הסכם רע, גרוע, מבזה את הבית הזה, וחבל, פשוט חבל. לעצם העניין, לחוק המעצרים. ציין גם יושב-ראש הוועדה, וציין גם חברי מזה שנים רבות שכיהן כראש אגף חקירות וטיפל בחוק הזה שהבקשה היחידה, לפחות שלי, ויש לי טיפונת ניסיון,

ליואב יש יותר ניסיון ממני בעניינים האלה, ביקשתי להכניס סייג אחד, ויתרתי על הכול: חמישה ימי מעצר, ואתם לא תחשדו בי שאני נגד המשטרה. וראו זה פלא: יושבים כאן בצד הזה חברים שהצביעו יחד איתי בעד חמישה הימים,

ואז חבר הכנסת דיין קיבל הוראה

רוויזיה. בסדר, מכובד,

מה אומרים המשטרה ומשרד המשפטים?

אם תהיה עבירה קשה יותר, אז מה יקרה? אבל אני טוען שהסף הנמוך הוא חמישה ימים.

גם יושב-ראש הוועדה בהתחלה התנגד,

והיה בעד. אם יש לך, לצורך העניין, תקיפה בנסיבות מחמירות, והמשטרה באה ומבקשת עשרה ימים, ממילא חמישה הימים של הקורונה נספגים בתוך עשרה הימים, אז ממה נפשך, ממה הפחד? לא, המשטרה ומשרד המשפטים אומרים, הם כבר נכנסו למוחו הקודח של השופט, שאם יהיה סף נמוך, אז השופט ילך על הסף הנמוך.

מיקי, אתה נכנס לפרטים, אני רוצה להסביר לך, זה הסייג היחידי שביקשתי. כל חברי הכנסת מהסיעה שלך השתכנעו. לא נכון.

מהסיעה שלנו?

שני החבר'ה של ש"ס הצביעו יחד איתי. מתי? אנחנו הצבענו נגד.

אתה הצבעת בהתחלה בעד חמישה ימים. בעד החמישה? בעד הנושא של חסר ישע. על הסייג של חמישה הימים הצבעת בעד. הצבעתי עם המשותפת, לא איתך. הייתה לו הסתייגות אחרת. הצבעתי עם המשותפת, לא איתך.

אה, עם המשותפת. טוב, המשותפת. חמישה ימים זה חמישה הימים שלי, אז לא חשוב. אבל מלכתחילה טענתי שהחוק הזה הוא חוק מיותר, כי יש כלים למשטרה לעשות את זה. ועוד דבר אמרתי: אוקיי, בואו תצמידו אותו לחוק בריאות העם. לחוק בריאות העם. הרי אם יום אחד חוק בריאות העם ייגמר כי מצב החירום ייגמר,

זה ימשיך? לא הצמידו אותו גם לחוק בריאות העם, נכון? כרגע יש לו איזשהו תוקף, תפוגה של שלושה חודשים,

45 ימים. חודשיים, חודשיים. 45 ימים. קיצרו ל-45 יום.

בסדר, סתם לדוגמה, ריאלית זה 45 יום, נגיד שהיא תיגמר בעוד 20 יום,

תביא אותו הנה כדי לבטל?

אי-אפשר לעשות לו תפוגה אוטומטית? אבל בסדר, מאה אחוז, קיבל עוזי דיין הוראה לעשות רוויזיה, כי בהתחלה חמישה הימים עברו, חלק מכם הצביעו בעד.

אבל תהיו בריאים, רק אני מציע לכם לפעמים שיהיה לכם חוט שדרה.

הייתי בצד הזה ואני מבין את שאתה מקבל הוראה, אין מה לעשות. מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך,

יש דברים שאתה או נמנע בהם או מצביע עם הנשמה שלך ועם האמת שלך, עם האמת שלך. היו גם בכנסת הקודמת חברי כנסת, והם הגיעו עוד פעם לכנסת הזו, שהצביעו לפי צו מצפונם בנושאים מסוימים. אתה זוכר מה קרה אצלכם במפלגה כשחברת כנסת הצביעה לפי צו מצפונה? חברת הכנסת, אתה זוכר את שמה? עדי קול. אנחנו מכירים היטב. מה קרה איתה כשהיא הצביעה לפי צו מצפונה? מה קרה?

למה היא לא איתנו? אתה יודע שעדי קול, אני לא רוצה לנתח אותה כאן,

היא לא כאן, וזה לא מכובד. לא, זה לא מכובד, כי זה עניינים אישיים, והיא חברה קרובה, ואני לא רוצה לדבר.

אל תדברו על דברים שאינכם יודעים, תנו כבוד. היא הודחה כי היא לא הצביעה כמו שיאיר לפיד ביקש ממנה. לא. שאלת למה היא לא פה, אז אני לא רוצה להתחיל לתרגם את זה. איך נצביע עם הנשמה, ולכן אני אומר

אלה שיש להם שכל בקודקוד, שייקחו את החוק הקודם שרבנו עליו כל היום, שממוטט את המשטר, או פוגע, לא צריך להגיד ממוטט, פוגע במשטר הדמוקרטי במדינת ישראל, תבחנו אותו, כי חלק ממנו, הינה בא השר לוין. ברוך הבא. זה בטח בנפשו, כל הסעיפים האלה, כמו שאני מכיר אותו. תבחנו את זה, ולא, דווקא אני מעריך אותו, גם עבדתי איתו צמוד. אבל יש דברים שאנחנו לא מסכימים

חלוקים, חלוקים בצורה מהותית. תבחנו אותו, כי יש שם דברים שאינם כשרים. כל הסיפור של הנורבגי המדלג לא יעבור בשלום. זה הזוי, זה מופרך, זה מבזה אתכם. הנושא של נציג בוועדה לבחירת שוטרים,

אינעל דינכ. הוא לא נגמל. מה יהיה? אתה יודע, חלפו 16 שנים. 16. רגע, מיקי, "אינעל דינכ" להשאיר בפרוטוקול או למחוק?

גם את הנושא הזה, תלכו, אני מציע לכם,

ברמה החברית, לכו תבחנו את זה. מיקי, אבל עברת נושא.

לא חשוב, הנושא של המעצרים נגמר לי. אתה לא היית כאן כשעשיתי פיליבסטר של שבע וחצי שעות. הוא יחזור על זה אם תרצה, יש עוד הרבה זמן. אתה יודע, אני יכול להכין אותך, אני לא אוכל ולא שותה יום וחצי, כי הבעיה המרכזית היא השירותים, ואני בא לכאן עם תמרים ומים. ונעלי התעמלות, קניתי חדשות. מיקי, תשלח לי לינק לפיליבסטר של השבע שעות וחצי. הרמדאן התחיל, התחיל. התחיל, אדוני השר, התחיל. מזה שעה ו-58 דקות. זה מתחיל מעלות השחר, לא? בטח, תמיד נתתי קרדיט. אני אף פעם לא שם נוצות לא לי. אף פעם. אף פעם. מי שיעזור לך. לא, אני ילד גדול. יש מאחוריי כמה שנים טובות. עזוב. תיקח את הקרדיט.

עזוב. אתה יודע, גם חוקים שבסוף הממשלה לקחה אותם, לא היה אכפת לי שאני לא אקבל קרדיט. העיקר שהם בוצעו, מה אכפת לי. לא רדפתי אחרי העניין הזה. לא בזה נמדד חבר כנסת, במספר החוקים שלו.

אדוני היושב-ראש?

בבקשה. מיקי, לא חייבים לנצל עד הסוף. לא, אני חושב על מה אתם רוצים שאני אדבר.

זו משוואה שהיא בדרך כלל, זה אפס.

מיקי, דבר על השותפות הטבעית, עם מי? עם ליברמן ועם הרשימה המשותפת.

לא, אלה רשימות נפרדות, כל אחד ותפיסת העולם שלו. יש דברים שהם רואים עין בעין, זה בסדר גמור. אין לנו בעיה עם העניין הזה.

גם נשתף פעולה בעתיד לטובת אזרחי מדינת ישראל. טוב, חברים, אני רוצה לשחרר את החברים, יש חבר'ה שגרים בצפון, שיספיקו לארוחה המפסקת. אני רוצה לברך את כולכם בלילה טוב, ואתכם, ברמדאן כרים, וערב טוב, בוקר טוב לכולם. תודה רבה. חבר הכנסת עופר שלח, אתה רוצה לסכם? גם שבת שלום, נכון. שבת שלום ומבורך וחג הנביא יתרו שמח. מיקי, חודש אייר. חודש טוב. חודש טוב, חברים, ושבת שלום. תודה.

היה פעם מרצה שהאריך בדברים, ואז הוא אמר לתלמידים שלו באוניברסיטה: אני מצטער, שכחתי את השעון בבית. אז אחד התלמידים אמר: מה אתה צריך שעון, יש לוח שנה מאחוריך. אני רוצה רק לתקן שגגה שנפלה מידי בדברי התודה שלי, כי אכן נועה בן שבת היא היועצת המצוינת של הוועדה, אבל את החוק הזה הכין יחד איתנו היועץ המשפטי גור בליי מוועדת חוקה, והצוות שלו. אני רוצה להודות להם,

תודה רבה, חבר הכנסת עופר שלח, יושב-ראש הוועדה. אנחנו ניגשים להצבעה, חברי הכנסת, להצבעות,

כפי שאתם רואים, הוגשו הסתייגויות להצעת החוק. אני שואל את חברי הכנסת המסתייגים: האם אתם רוצים להצביע על כל ההסתייגויות או להסיר חלק מהן? אנחנו מסירים את כל ההסתייגויות חוץ מההסתייגויות לסעיף 5 ו-6, כי זה אותו דבר, לא שמענו אותך. אנחנו משאירים את סעיף 5, וההסתייגויות, לא, לא, זה לא 5 ו-6. זה על דעת כולם? על דעת כולם. 5, אוסאמה.

סעיף 4 לחלופין ה'. את זה אתה משאיר.

ורק על זה אנחנו מצביעים, חברים?

4 לחלופין, זה לסעיף 1, 4 לחלופין ה'.

לא. הסתייגות מס' 4, ה'. יש פה כמה לחלופין. על 4,

תקשיבו, חברים. סעיף 1, 4 לחלופין ה'. חברים, אני ניגש להצבעה,

מחדד את

נגד בעד, אתה לא יכול עכשיו. אי-אפשר. אחרי כל הנאומים שלך, לא להפריע בזמן ההצבעות,

זה נוהג פסול לאחרונה. חברי הכנסת, לא מפריעים בזמן הצבעות.

אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד משולם נהרי, נגד אבי ניסנקורן,

בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, בעד עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד אורלי פרומן, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן,

אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה,

יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי, נגד מיכל שיר סגמן, נגד עפר שלח, בעד איציק שמולי,

נגד לקרוא שוב לחברי כנסת שלא היו. היושב-ראש, תאר לך שיהיה אחד בדרך.

אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אינו נוכח ישראל אייכלר,

אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח בהצבעות לא לוקחים סיכון. חברי הכנסת, גם ככה זה קשה. נא לשמור על השקט.

אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח

אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת בועז טופורובסקי, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורלי פרומן, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת יש חבר כנסת שלא קראו בשמו? שקראו ולא הצביע ורוצה להצביע?

אנחנו נעבור,תגישו לי את התוצאות. היו דברים מעולם. אני יכול להעיד שהיו דברים מעולם. כל הכבוד לך. רבותיי, תוצאות ההצבעה להסתייגות 4, לסעיף 1: בעד, תשעה חברי כנסת, נגד, 26. אי לכך, ההסתייגות לא עברה. אנחנו עוברים להצבעה על לחלופין ה'. אני חוזר: לחלופין ה' של הסתייגות,

לא.

מצביעים על הסעיף, וכשהוא לא עובר אומרים לחלופין, אלא אם כן אתה רוצה להסיר.

מסירים, תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו לצבעה על כל החוק בקריאה שנייה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים, בהרמת יד. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגויות מסעיף 1 עד סעיף 4, כולל. לא מצביעים על הסתייגויות. הסרנו את כל ההסתייגויות. אין הסתייגויות.

1 4, כנוסח הוועדה, אם רק היית ממתין. לא, אבל אמרת על הסתייגויות. תודה רבה על התיקון. צודקים. על סעיפים 1 4, כנוסח הוועדה, על זה אנחנו מצביעים, ואנחנו עוברים להצבעה.

אי-אפשר בהרמת יד, שמעתי, אי-אפשר. במציאות הנוכחית אי-אפשר.

משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, בעד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף

אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, בעד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי,

יעקב טסלר,

חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן,

היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ'

משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף,

אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב,

יעקב מרגי, בעד משולם נהרי,

אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, נגד עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, בעד אורלי פרומן, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ,

משתתפת בהצבעה אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, נגד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי,

מיכל שיר סגמן, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו,

יש מי מחברי הכנסת שנמצאים כאן ורוצה להצביע ולא הצביע או לא קראו בשמו? אין, וגם צלצלנו. אז אפשר להגיש לי את התוצאות. תמה ההצבעה. בקריאה

קיצור דרך, אפשר גם לשים נייר כימי והכול יהיה בסדר. העתק-הדבק זה עדיין לא בהצבעות. פשוט בהצבעה עכשיו, כל מי שאותו דבר, שירים יד. בהצבעות תחמיר. תוצאות הצבעה לסעיפים 1 4, כנוסח הוועדה:

27 חברי כנסת, נגד,

עברה בקריאה שנייה.

אבקש להתחיל בהצבעה. רחמנות, רחמנות. אולי מאן דהוא נמנם בחדר ועכשיו ירצה להצביע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, בעד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר,

אינה נוכחת ציפי חוטובלי, בעד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, נגד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, בעד היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' בעד משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, נגד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין,

אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד משולם נהרי, בעד אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל

נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה,

עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, בעד אורלי פרומן, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב,

אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, נגד יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי, בעד מיכל שיר סגמן, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד יש חברי כנסת שנמצאים או שלא הקריאו בשמם ולא הצביעו? אין. תמה ההצבעה. להגיש לי את התוצאות, בבקשה. חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה על סעיפים

תתקיים ביום